התש"ף, 22 באפריל 2020. נתחיל עם הודעה למזכירת הכנסת,

תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת הכספים הזמנית. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, התקנות האלה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה)

2), התש"ף 2020, החלטה מס' 5005, תקנות שעת חירום (נתוני מיקום) (תיקון מס' 4), התש"ף 2020, החלטה מס' 5006. תודה. תודה למזכירת הכנסת. נעבור להצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. בכפוף להנחה על שולחן הכנסת בקבלת הפטור, התקבל הפטור. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת עודד פורר, יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הדתות, צוהריים טובים.

לפני שאפתח בהצעת החוק אני רוצה להתייחס לשני נושאים שקשורים מאוד לסדר-היום וגם להצעת החוק, שעניינה בסוף הוא כל מה שאנחנו מטפלים בו כרגע,

בנושא הקורונה. חבר הכנסת שוסטר,

שר החקלאות. אני רוצה לפתוח, עוד לפני העניין עצמו, בנושאים שקשורים לקורונה ובנושאים שנדונו בוועדת הכספים. הנושא הראשון הוא שכר הצוות הרפואי. אנחנו בוועדת הכספים, כל חברי ועדת הכספים מכל סיעות הבית, התנינו קידום חקיקה שהייתה אצלנו על השולחן, ועדת הכספים קידמה חקיקה במסלול ירוק,

בכך שיפתרו את נושא שכר הצוות הרפואי שיצא לבידוד.

כי הוא היה בחזית. צריך להבין למה הדבר דומה, אדוני היושב-ראש. הדבר דומה לזה שיש חייל שנלחם בחזית, נפצע, בגלל פציעתו הוא מאושפז, ואנחנו מפסיקים לשלם לו את השכר. הייתה הסתייגות. הייתה הסתייגות שהגיש חבר הכנסת טיבי, והשר כחלון צלצל במיוחד והודיע לנו שלא יהיה כדבר הזה ולא ייפגעו. זה לא הצעות חוק, זה הצעת חוק לתקציב 80 מיליארד שקל. אנחנו העברנו את זה על מנת, אמר שלא ייפגעו הצוותים הרפואיים ושהוא מסכים איתנו. אני דיברתי איתו, חברי הכנסת דיברו איתו. הוא אומר: אין דבר כזה, לא ייפגעו הצוותים הרפואיים,

זורקים את הצוותים הרפואיים להתעמת מול אגף התקציבים ומול הממונה על השכר,

זנחו אותם לגורלם. וכפי שדימיתי קודם, הצוות הרפואי נלחם בחזית, וכשהוא חוזר פצוע שוכחים ממנו, פשוט מפקירים פצועים בשטח,

והעניין הזה, אני אומר לכם את זה פה, אני אומר את זה על דעת חברי הכנסת,

מכל סיעות הבית שיושבים בוועדה, זה לא עניין של קואליציה אופוזיציה. חברי כנסת מהליכוד יגבו את זה, וחברי כנסת מכחול לבן, ויש עתיד,

מכל סיעות הבית יגבו את העניין הזה שאנחנו לא נאפשר מצב שבו הצוותים הרפואיים יהיו הפצועים שנשארים בשטח. זה דבר אחד. הדבר השני, למה אתה לא אומר: משקרים.

הדבר השני, מיקי, נוגע גם לנושא ההקלות שאמורים לתת למשק.

חברים, המשק הישראלי נמצא במשבר הכלכלי הגדול ביותר שפקד אותו. עדיין לא מבינים קברניטי המדינה מה גודל המשבר. והקצב שבו מתקבלות ההחלטות הוא כזה שאומר שהמשבר רק ילך ויתפח, ילך ויתפח, ואנחנו נמצא את עצמנו בפני משבר כלכלי ברמות בלתי נתפסות. ועד שמתקבלת החלטה היא כבר לא רלוונטית, כי אם לקבל החלטה על מתן מענק לעסקים צריך חודש, חודש וחצי, כשהמענק ניתן כבר חלק מהעסקים לא קיימים,

אתה יודע את זה, אתה איש שנמצא בשטח, אתה לא יושב במגדל השן. אתה יודע את זה. אתה יודע מה קורה לאנשים, לאלה שמביאים את לחמם,

וגם בעניין הזה יש תמימות דעים בוועדה בין כל סיעות הבית. אני רוצה להעביר מפה מסר לממשלה: אתם לא רק צריכים לטפל במהירות במצב שקיים היום, אתם גם צריכים לעשות את מה שלא עשיתם לגבי המשבר הזה. הרי ידענו, ראינו מה קורה בעולם, ידענו למה נידרש כאן מבחינת מערכת הבריאות, מבחינת מכונות הנשמה, מבחינת מיטות, מבחינת ציוד. זה קריטי כדי שאפשר יהיה לפתוח את המשק. הרי ככל שיהיו יותר מכונות הנשמה, יהיו יותר מיטות, תהיה לנו יותר בטן, מה שנקרא, במערכת הבריאות, ונוכל לשחרר את השוק הכלכלי, כי נדע, מערכת הבריאות תדע לטפל במאושפזים שיגיעו. עכשיו אני אומר לכם,

אומרים את זה כל המומחים הרפואיים: יהיה גל שני. כולם מדברים על זה שיהיה גל שני. הלוואי שלא יהיה, אבל לפחות כמעט כל ההערכות הרפואיות מדברות על זה

יש כאלה שאומרים שהיא תהיה אפילו חזקה יותר מזאת. בממשלת ישראל צריכים לטפל במשבר הקיים והדחוף ובפצועים קשה שיש כרגע בעולם העסקים, אבל גם צריכים להכין את מערכת הבריאות לגל השני. כי אם בגל השני לא תהיה לנו מערכת בריאות כזאת והנחיות רפואיות ו-playbook

איך מתפעלים משק במצב כזה, כדי שהמשק יוכל להישאר כמה שיותר פתוח, מי שעוד ישרוד את הגל הראשון, ואני לא יודע כמה יצליחו לשרוד את הגל הראשון שמגיע עכשיו, את הצונאמי של הגל השני כבר אף אחד לא ישרוד. ואפשר לעבור את זה. אני אומר לך,

אפשר לעבור את זה, גם כלכלית,

אפשר לעבור את זה,

כמה צעדים ברורים: האחד, הנחיות ברורות מראש, צופות פני עתיד, תוכנית מסודרת כמו תוכנית מבצע, מהצד השני, קבלת החלטות מהירה. אי-אפשר למרוח כל החלטה שבועות על שבועות וחודשים על חודשים.

הרי אני אומר לכם, גם בהקשר של הנושא שדיברתי עליו קודם, בלי לבדוק,

אני אומר לכם שיפצו את הצוותים הרפואיים בסוף, אז למה להעביר אותם את כל דרך החתחתים הזאת? הרי בסוף תיתנו את הכסף. אנחנו מבקשים פיצוי לעסקים לפי קרן הפיצויים, חוק מס רכוש, לפי ירידת מחזורים מהיום הראשון שהוועדה הזאת קמה בכנסת הזאת. יושבים פה אנשי ועדת כספים שנמצאים בדיונים. מהיום הראשון דרשנו את זה, כל חברי הוועדה. והינה,

תבדקו אותי: בסוף זה מה שהממשלה תעשה, רק במקום לעשות את זה לפני חודש, היא תעשה את זה בעוד שבועיים, ואז יהיו הרבה פחות שיקבלו את הסיוע. מהירות התגובה, אותו דבר לגבי פתיחת העסקים כרגע. יש כל מיני הנחיות, יש כל מיני הנחיות מוזרות לגבי פתיחת עסקים, לא ברורות. מהירות התגובה חשובה 3,000 ישיבות. לא יכול להיות, תודה, חברי הכנסת. אגב, ועדות האשראי בבנקים, אמרת, חבר הכנסת מלכיאלי, מתקיימות פעמיים בשבוע, כי נציגי האוצר מוכנים להגיע רק פעמיים בשבוע. לא, אבל הוא אמר, אנשי האוצר, זה חלק מהוועדות. בסדר. קטי, המבחן יהיה בתוצאה.

זה הכול. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. המבחן יהיה בתוצאה. הוא גם אמר לנו שאין מגבלה על חמישה מייצגים, והיום אנחנו שומעים ששוב יש מגבלה על חמישה מייצגים. לבנקים, אני אומר לכם שוב אני קורא מכאן לממשלה: תפתחו את חנויות הרחוב ואת השווקים. אל תפתחו לי רק את הסופרים הגדולים, אל תפתחו לי רק את הרשתות הגדולות. תפתחו גם את מי שיש לו מספרה ואת מי שיש לה מכון יופי ואת מי שיש לו חנות בגדים ברחוב ואת מי שיש לו חנות ספרים. תאמינו לי, העסקים האלה ישמרו על הבריאות של הלקוחות שלהם יותר ממה שהממשלה תשמור. הוא ירצה להישאר פתוח והוא ירצה לשמור על הבריאות של עצמו ושל לקוחותיו. הוא ידאג שיקפידו על ההנחיות, על מספר האנשים שנמצאים בעסק, על חבישת המסכות,

הם יקפידו על ההנחיות. תאפשרו להם לחיות. אתם תהרגו אותם. בעלי העסקים הקטנים האלה לא ישרדו אם לא תאפשרו להם לפתוח. עכשיו אני רוצה לעבור לעניין עצמו,

מעניין לעניין באותו עניין. הצעת החוק הזאת עניינה הוראת שעה בעניין נגיף הקורונה החדש. צריך להבין שנגיף הקורונה פגע קשות, כמו שאמרנו, במגזר העסקי. גם כאן עלתה מהיום הראשון דרישה של ועדת הכספים, קודם כול תודיעו לבעלי העסקים שארנונה מעסקים לעסק שנסגר בצו או שהופחתה פעילותו בגלל צווי הממשלה,

אני שמח שהם נענו לקריאה הזאת שלנו. אני שמח ששר הפנים ושר האוצר נענו לקריאה הזאת שלנו וקיבלו את ההחלטה הנכונה. בתחילת הדרך אמר משרד הפנים, יחד עם משרד האוצר: אנחנו ניתן 25% הנחה בארנונה השנתית. את ישיבת הסיעה אתם רוצים לקיים פה או בחדר הסיעה? יש מניין. אה, יש מניין. יופי. אמרו במשרד הפנים שייתנו הנחה של 25% בארנונה השנתית. זה שווה ערך לשלושה חודשי ארנונה. אממה, כמו שאומרים? זה שהעסק יקבל את ההנחה בחודש דצמבר לא כל כך יעזור לו לשרוד במשבר במרץ עד מאי. ברור לחלוטין שאת הסיוע המרכזי צריך לתת ממרץ עד מאי. הייתה דרישה בוועדת הכספים לתת לעסקים פטור מארנונה מ-1 במרץ עד 31 במאי. זאת הייתה הדרישה שהפנינו למשרד הפנים, ושר הפנים הסכים איתנו. משרד הפנים הסכים איתנו בדרישה הזאת וגם משרד האוצר. חבר הכנסת טיבי, חברת הכנסת יזבק, חבר הכנסת טאהא,

בסדר, אבל לא צריך להפריע לדובר. תודה. גם ישראל ביתנו. כן, גם ישראל ביתנו מפריעים.

אני אגן על זכותו של נציג ישראל ביתנו לדבר כמו שאני אגן על זכותו של חבר הרשימה המשותפת לדבר. כן, בבקשה, אדוני. אבל שלא יהיה, הדרישה הזאת עלתה בוועדה, ובתחילה, צריך להבין שמי שקובע את החלוקה של הארנונה לחודשים ברשויות זאת הרשות המקומית. מועצת העיר. בסדר, הרשות המקומית באמצעות מועצת העיר. שר הפנים לא יכול לגבור על חקיקה בתקנות.

בעקבות הרוויזיה שהגשנו בדיון עד שהעניין יוסדר, שונו התקנות ונקבע בתקנות שהפטור מהארנונה יינתן מ-1 במרץ עד 31 במאי,

שלושה חודשים מלאים,

0% ארנונה. כדי להתגבר על המחלוקת המשפטית אמרו שמועצת עיר שתתכנס בתוך עשרה ימים מיום פרסום התקנות ותקבל החלטה שהיא רוצה 25% על פני כל השנה תוכל לעשות זאת. אני לא רואה ראש רשות שבתקופה הזאת יכנס את מועצת העיר כדי להודיע לבעלי העסקים אצלו שהם לא מקבלים את הפטור, בעיקר כשהרשות המקומית מפוצה בגין הפטור הזה באופן מלא, המדינה מפצה את הרשות המקומית באופן מלא. משרד האוצר אמר שרשות שתחליט לפרוס את הפטור ולא תיתן אותו בשלושת החודשים האלה גם לא תקבל את הכסף שהמדינה הייתה אמורה לתת לה, כי הכסף אמור להינתן במהלך שלושת החודשים האלה. אני רוצה להתייחס לנושא הזה ולמה שאנחנו מתקנים כאן בחוק. במסגרת השירותים החיוניים שמעניקה הרשות המקומית יש חשיבות עליונה שהרשויות גם ימשיכו ויעניקו לתושביהן שירותי פסולת ואת שינועה והבאתה לנקודת קצה. בהצעת החוק הזאת, שיזמה הממשלה, מוצע לקבוע הוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים, שתחילתם ביום פרסום תקנות ההנחה, שבו יקראו את סעיף 11(ג) לחוק שמירת הניקיון באופן שיסמיך את הקרן לתת מענקים לכ-200 רשויות מקומיות המנויות בתוספת השנייה. ברשימה מנויות רשויות מקומיות שצפויות לקבל מענקי איזון ממשרד הפנים בשנת 2020 או מענק בירה לירושלים ורשויות שמסווגות באשכולות 1 6 לדירוג הכלכלי-חברתי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המענק יחולק לשניים, כך שהסכום של כ-150 מיליון יחולק לכל הרשויות המקומיות המקבלות מענקי איזון לשנת 2020, וכן לעיריית ירושלים, המקבלת מענק בירה, בהשתתפות של הקרן בשיעור אחיד של 20% מסך ההפחתה, וסכום של כ-48 מיליון שקל כמענק לרשויות מקומיות בדירוג 1 6 בהתאם לסיווג החברתי-כלכלי,

בשל הגידול בהוצאותיהן הנובע מעלייה בכמות הפסולת הביתית שבה עליהן לטפל בתקופה הזאת. יש לציין כי בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה לוועדה נכללו רק הרשויות בדירוג 1 5, ובהתאם לדרישת הוועדה ועדת הכספים החליטה ותיקנה את הצעת החוק כדי להוסיף גם את הרשויות שבסיווג 6. בנוסף, מוצע לקבוע כי אם סברה הנהלת הקרן כי רשות מקומית מסוימת טיפלה בפסולת בתקופת הוראת השעה באופן הגורם למפגעים סביבתיים, כגון באמצעות שרפת הפסולת או השלכתה ברשות הרבים, תהיה הנהלת הקרן רשאית לדרוש את החזר סכום המענק מאותה רשות מקומית, בכפוף להסכמת המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים במשרד האוצר. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות, אבל אני אבקש שהכנסת תדחה את ההסתייגויות שהוגשו ותאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. חשוב לומר שהתקציב שכאן אנחנו מאשרים במסגרת הקרן, כ-150 מיליון שקל, הוא לא התקציב כדי לתת את הפטור של 25% בשלושת החודשים. אנחנו אישרנו בוועדת הכספים וגם כאן בכנסת את תיקון חוק יסודות התקציב, שמאפשר להוציא 2.6 מיליארד שקלים לטובת אותו פטור, חבר הכנסת לוי. אנחנו מוסיפים כאן עוד על 2.6 מיליארד השקלים כדי שיספיק, כי ראו שהסכום הנדרש גדול יותר. השר אלקין הסכים

מאחר שמדובר בסוף גם ברשויות מקומיות הסובלות מקשיים תזרימיים. על כך גם מגיעה מילה טובה לשר אלקין. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולדחות את ההסתייגויות כולן. אני רוצה להביע את תודתי לעובדי ועדת הכספים וגם לעובדי ועדת הפנים, ליועצת המשפטית של ועדת הכספים וליועץ המשפטי של ועדת הפנים ולכל צוותי שתי הוועדות, שקידמו את החוק הזה במהירות שיא. דיברו איתי על החקיקה הזאת ביום ראשון בלילה. אנחנו אישרנו אותה בערב יום השואה. ממש לפני כניסת ערב יום השואה הצלחנו לאשר את זה, כדי שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית כאן, כדי שההנחה תוכל להינתן עוד החודש לבעלי העסקים. זו בשורה חשובה לבעלי העסקים. זה חלק קטן ממה שצריך, אבל גם החלק הזה חשוב, ולכן אני אבקש לאשר את זה כמה שיותר מהר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת פורר. נעבור למסתייגים. ראשון המסתייגים יהיה אוסאמה סעדי, חבר הכנסת סעדי. אתם תנמקו את ההסתייגויות במרוכז, נכון? כן. אז עשר דקות יעמדו לרשות המסתייג,

חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, בטרם אתייחס להצעת החוק גופא, חברי עודד פורר, יו"ר ועדת הכספים, העלה כמה נושאים שקשורים לנושא של הקורונה. בהחלט, צוותים רפואיים, ודיברנו בעיקר על רופאים, אחים ואחיות, כבוד השר, וגם עובדי ניקיון, מנקים ומנקות מכל המגזרים שחלו במערכה הזאת ובמלחמה הזאת. אני מסכים עם אלה שאומרים שמדובר במלחמה, והם נמצאים בחזית של המלחמה הזאת. אני לא מבין איך עד עכשיו משרד האוצר, למרות כל ההבטחות, אבל גם הגיונית, איך עד עכשיו לא משלמים ולא מסדירים את הנושא הזה. רופאים שנדבקו בתוך בית החולים, תוך כדי עבודתם, והם בבידוד, לא משלמים להם. מקזזים להם את זה מימי המחלה, מימי החופשה שלהם. חברנו, הנציג שלנו בוועדת הכספים, באותו יום, באותו לילה,

שנשארנו עד 03:30, העברנו את תקציב המדינה. פעם ראשונה שתקציב המדינה המשלים, 80 מיליארד, עובר בזכות, באצבעות של הרשימה המשותפת, שלוש אצבעות. נשארנו, ויש עתיד.

וגם ארבע של, אבל אז הייתם,

הייתם חלק, יש עתיד.

מיקי לוי, נכון, אתה צודק, חברי מיקי לוי. העברנו את זה. אבל אמרנו,

חברי ד"ר אחמד טיבי שם לב לנושא הזה והעלה הסתייגות בשם הרשימה המשותפת ואמר: הכיצד יכול להיות שהנושא הזה לא ייפתר לפני שנעביר את תקציב המדינה?

יו"ר הוועדה עודד עשה הפסקה ויצאנו החוצה בשעה 02:00. והיו כמה טלפונים, עודד, נכון, עם שר האוצר כחלון, עם נציג הר"י, וכולם הבטיחו, ושמענו את זה בטלפון, בדיבורית של חבר הכנסת טיבי, אמרו שהנושא הזה ייסגר, אבל עד עכשיו הוא לא נסגר. ועוד נושא שהעליתי אתמול במכתב לשר האוצר: צוותים רפואיים, מיקי לוי, פארה-רפואי, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק שמשרד האוצר והממשלה ומשרד הבריאות הגדירו אותם כעבודה חיונית, ולכן אי-אפשר להוציא אותם לחל"ת. הם עובדים בקופות חולים והשכר שלהם מבוסס של שכר בסיס, אדוני השר, אבל רובו ככולו על טיפולים ועל ביקורי בית. אין טיפולים, אין ביקורי בית בתקופה הזאת, השכר שלהם נפגע וירד ביותר מ-50% ואף אחד לא שם לב לקבוצה הזאת. פנו אליי פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, ערבים ויהודים, וזועקים וצועקים, אבל הממשלה הזאת, אדוני השר, עדיין אטומה לזעקות האלה. אלה שני נושאים של צוותים רפואיים. היום אנחנו קיימנו ישיבה בוועדת הקורונה, ועדת המשנה בראשות חברנו אנטאנס שחאדה, ד"ר אנטאנס שחאדה, על היערכות לחודש הרמדאן, שאמור לחול או מחר, יום חמישי, או ביום שישי. ושמענו את נציגי השלטון המקומי הערבי, שמענו את חברנו יושב-ראש הוועד הארצי לרשויות הערביות, ראש מועצת ערערה מודר יונס, שאמר, ושמעו אותו, נכון, אנטאנס? שמעו אותו נציגי האוצר ונציגי משרד הפנים, שאם אין תקציב חירום עכשיו, היום, מחר, 70 מיליון שקל שייכנסו לקופות הריקות של ראשי הרשויות הערביות, אנחנו לא נוכל להתמודד עם נגיף הקורונה בחודש הרמדאן. אז ראש הממשלה קיים אתמול שיחות עם ראשי מועצות, שר הפנים מקיים כל הזמן שיחות, מתקשר לרשימה המשותפת, אבל מודר יונס אמר משפט אחד, וזה העיקר, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת: עד עכשיו, מאז פרוץ המשבר של הקורונה חבר הכנסת סעיד אלחרומי, היית ראש מועצה, אף שקל תוספתי לא נכנס לאף רשות מקומית ערבית. אף שקל. ועכשיו באים להוסיף שמן על המדורה, להוסיף חטא על פשע, ומביאים לנו הצעת חוק שאמרנו מההתחלה, נכון שאנחנו בעד מתן פיצוי לעסקים, אנחנו בעד הפטור הזה של שלושה חודשים לעסקים. אז מביאים, מגייסים כסף מקרן הניקיון, הקרן הזאת נצברת מתשלום של כל הרשויות המקומיות, משלמים 480 שקל פר טונה באופן שווה, ופתאום, כשבאים לחלק כסף מהקרן הזאת, אדוני השר, מפלים את הרשויות המקומיות הערביות, שאין להן עסקים, השר שוסטר, אין להן עסקים. ולכן הזכרתי, ועכשיו כאוכב בכותרות, שמשלמים 1,000 שקל למועצה. בושה וחרפה שמביאים הצעת חוק, ויש כמה מועצות מקומיות, גם יהודיות, שמקבלות 1,000 שקל. על מה 1,000 שקל? מה יעשה זאהר סאלח, ראש המועצה בכאוכב? התקשר אליי, אמר לי: תודה שאתה מזכיר את כאוכב, אבל מה אני אעשה עם 1,000 שקל? מצד שני, בני ברק, אדוני השר, מגיע להם. הם במצב סוציו-אקונומי נמוך. אנחנו רואים את התפשטות הנגיף.

כמה מקבלים?

12 מיליון שקל לבד, כמו כל 88 הרשויות הערביות. 88, רם בן ברק. רשויות ערביות מקבלות 11 מיליון שקל, ובני ברק לבדה מקבלת 12 מיליון שקל. איפה הצדק? ולכן, הצבענו בקריאה הטרומית נגד, ולכן גם בוועדה הגשנו הסתייגויות. אלה הסתייגויות שאנחנו מבקשים שתתמכו בהן. שתהיה חלוקה שווה מקרן ההטמנה. משלמים באופן שווה, אז שגם החלוקה תהיה שווה ושהרשויות הערביות יקבלו את מה שמגיע להן. גם את הכסף הגדול, זה מערכה, זה קדימון למערכה הגדולה שאנחנו ננהל נגד האוצר,

2.7 מיליארד שקל, שמתוכן הרשויות הערביות יקבלו אולי 4%, זה כלום, ולכן אנחנו כאן זועקים את זעקתן של הרשויות הערביות, זעקתן של הרשויות החלשות. נכון, כפי שאמר עודד, שיוסיפו 6. 6 זה הרשויות המבוססות. מצאו כסף, 8 מיליון שקל, בשביל הרשויות בטבלה שהן בדרגה 6 מתוך, מי יודע כמה יישובים ערביים הם בדרגה 6?

פסוטה,

קיבלו. אבל רוב הכסף, רוב ה-8 מיליון שקל, הלך לרשויות המבוססות. וכשדיברנו עם השר אלקין בוועדה, היינו אני וחברי אחמד טיבי, והגשנו את ההסתייגויות האלה, אז בסוף הוא בא ואמר: אני מאריך את התוכנית "סביבה שווה" לרשויות הערביות, בערך ב-125 מיליון שקל, אני מאריך את זה ל-2021. זה בסדר, זה צעד חיובי, אבל זה לא מרפא את הפגם שיש בחלוקה כאן, בחוק הזה, וגם בתוכנית הגדולה של ה-2.7. לכן אנחנו הגשנו את הסתייגויות האלה, שהן הסתייגויות צודקות, ואנחנו מבקשים לתמוך בהסתייגויות האלה. מצד שני, בכל זאת, יש פה העברה של 190 מיליון שקל לרשויות, מתוכם בערך 25 מיליון שקל לרשויות הערביות. ולכן אנחנו גם לא, אנחנו אחראים ואנחנו רוצים את טובת הרשויות שלנו, לכן אנחנו לא נתנגד לחוק בכללותו. אנחנו בעד ההסתייגויות, ואנחנו נימנע, על החוק עצמו.

תודה רבה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. האם יש עוד מסתייגים מהרשימה המשותפת? כל הרשימה מדברת? כן, כן.

אנחנו נעבור לפי סדר ההגשה, בסדר? שיהיה מסודר. חבר הכנסת עודה אחרי חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. עשר דקות לרשותך.

אומנם החוק הוא חוק הניקיון, שמירת ניקיון, נדבר בהמשך על מה שהיה בוועדה, על ההסתייגויות שלנו, מיקי כאן, אוסאמה. היה דיון ממצה. השמענו הסתייגויות ואמרנו למה אנחנו, עקרונית, מאוד לא אוהבים את התוצאה של החוק. אנחנו בעד העיקרון של לשפות יישובים, אבל יש פה אי-שוויון משווע. התייחס יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת עודד פורר לנקודה מאוד חשובה שהעלינו באותו לילה,

להסתייגות שלי, לפיצוי מלא, 100%, לאנשי צוות רפואה, צוותי הבריאות, שנכנסו לבידוד תוך כדי עבודה. למה רק? זו הייתה הסתייגות שלך שהתקבלה?

לשעה הפסקנו את הדיון. הדיון הופסק לשעה. מיקי, הדיון הופסק לשעה, ויצאנו החוצה, כפי שאוסאמה אמר. התקשר אליי שר האוצר כחלון ואמר: אחמד, זה עליי, אני מתחייב, תן לי שבוע. והוא התחייב לפיצוי מלא. וכשאני אומר "צוות רפואי" אני מתכוון לרופאים,

לטכנאים, לאנשי משק, לעובדות ניקיון, לכולם ללא יוצא מן הכלל. אחר כך הייתה שיחה, באותו לילה, עם פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י, ההסתדרות הרפואית. לאחר מכן הייתי איתו בקשר כדי להתעדכן מה קורה עם פקידי האוצר, וסיכמנו שעוד שבוע יהיה לכנסת עדכון. שלשום היה דיון בוועדת העבודה, ונציג אגף השכר לא הסכים שיהיה פיצוי של 100%. לא הסכים. הוא הסכים שיהיה 80% 90%, אבל זה ייגרע מדמי המחלה שלהם, כלומר, זה סך הכול 70%,

זאת אמירה לא מוסרית. לא כך מתגמלים את מי שאנחנו אומרים עליהם בימים אלה: גיבורי התהילה של המלחמה בקורונה. אמר לי השר כחלון: צריך להתייחס אליהם כאל חיילים ומפקדים שנפצעו בקרב. מפקירים חיילים, שהם רופאים ואחיות שנאלצו להיכנס לבידוד.

לפני הישיבה בוועדת עבודה התקשרתי שוב לשר כחלון, והוא שוב חזר על ההתחייבות שלו, והתקשרתי למר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, והוא אמר שהנושא נמצא באגף השכר. בינתיים הנושא תקוע, וזה אות קין. בישיבה של ועדת הכספים הייתה התחייבות שהיא תמשיך, שהוועדה, ועדת הכספים, תמשיך לעקוב אחר הנושא עד שהוא יצא אל הפועל, כי זו אמירה מוסרית, ואכן נמשיך. אתמול שוחחתי שוב עם יו"ר הר"י. הייתה לו גם שיחה עם השר כחלון. אני מבקש מכל מי שיכול לעזור, לעזור, כי זה נושא שמוסכם על כל סיעות הבית. אין מי שלא מסכים. אין מי שלא תומך בהסתייגות שהגשתי.

כולם אמרו: אנחנו תומכים. זה בנושא הזה, שאני הצגתי אותו גם בתור חבר כנסת וגם בתור רופא

ויש לי עוד כובע: אני ערבי, זה הכובע השלישי, בהקשר הזה. ואני גאה באנשי הצוות הרפואי הערבים, שהם בקדמת הבמה של המאבק בקורונה, יהודים וערבים, ערבים ויהודים יחד. רבותיי, החוק הזה, חוק שמירת ניקיון: העיקרון, אמרתי לשר אלקין, העיקרון של שיפוי מועצות הוא עיקרון נכון. אבל מה יוצא? כשהממשלה מפצה על ארנונה עסקית, מי הנפגעים? רשויות חלשות שאין להן עסקים. מי הרשויות החלשות שאין להן עסקים? הרשויות הערביות ורשויות מסוימות בפריפריה. וכשאתה מתווכח, אומרים לנו: אבל אנחנו, זה פיצוי על אובדן הכנסה של עסקים.

הממשלה מלכתחילה לא מקימה עסקים ומקומות עבודה ביישובים ערביים, לא מקימה אזורי תעשייה ביישובים ערביים, וכשיש משבר שפוגע בכו-לם, ובחלשים הוא פוגע יותר, אז בסוף הרשויות המבוססות מקבלות את השיפוי, את הפיצוי,

אמרנו בוועדה שאנחנו נגד העיקרון הזה. אבל היות שיש כאן סכומים לכל הרשויות, סכומים קטנים, כמו שאוסאמה אמר: כאוכב, 1,000 שקל.

אני מסתכל שוב ברשימה: כעבייה-טבאש-חג'אג'רה, 3,000 שקל, כאוכב, 1,000 שקל, לקיה, 1,000 שקל. בני ברק, 12 מיליון שקל.

כי יש מפעלים, יש משרדים באזור, בתחום השיפוט שלה. הגשנו הסתייגויות בשם הרשימה המשותפת. הגיש אותן חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי ונימק אותן בוועדה.

היו הצבעות על ההסתייגויות האלה. אבל השר אלקין, אחרי דיונים שהיו תוך כדי ההפסקה,

יש מה שקרוי "סביבה שווה", תקציב של "סביבה שווה" לרשויות, שמסתיים בסוף 2020 והרשויות לא ניצלו אותו. זה משהו כמו 120 מיליון שקל. הוא מוכן להתחייב, בשם הממשלה והאוצר וגם כשר לאיכות הסביבה, לחדש אותו בשנה הבאה. הוא היה אמור להסתיים בסוף 2020, שיסתיים בסוף 2021. עוד 120 מיליון שקל, כמובן, בתנאי שהרשויות יתקשרו וינצלו את הסכומים האלה. זה לא פיצוי מי יודע מה, אבל זה צעד קטן בכיוון. לא לזה כיוונו,

טוב שהייתה הצעה כזאת, כי גם התוכנית "סביבה שווה" היא פרויקט טוב, ואני קורא לכולם לנצל את התקציבים שנמצאים שם. אדוני היושב-ראש, תוך כדי הדיונים התקשרנו גם ליו"ר ועדת המעקב מודר יונס, ואין ספק מה מדאיג את הרשויות הערביות. יש המענק כולו, של 2.8 מיליארד שקל, שהוא שיפוי על עסקים. אם הוא יתחלק באותה שיטה, הרשויות הערביות ייפגעו שוב. את זה אנחנו רוצים למנוע. לכן, כשהנושא הזה יבוא, אנחנו נעשה הכול כדי לתקן את המעוות ונעכב את הכול, באופן פרלמנטרי. אני מבקש מחבריי, בדרך כלל מיקי, נציג יש עתיד, מגלה הבנה לצרכים האלה, שתתגייסו יחד איתנו כדי לתקן את המעוות. אפשר לעשות את זה. הצלחנו בכמה הסתייגויות. אנחנו נצליח גם בנושא הצוות הרפואי, (אומר בערבית: על אפם ועל חמתם,) כי זה נושא מוסרי, לא רק פיצוי 100%. לא נעביר בוועדה עד שהצוות הרפואי לא יהיה. יפה.

אני שמח שגם הצטרפת אז בכוח להסתייגות שהגשתי. בסופו של דבר נצליח גם בזה, אבל חייבים להצליח גם בעקרון השוויון לכלל הרשויות שנפגעו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

אחריו, חבר הכנסת מנסור עבאס. עשר דקות, בבקשה. שכחתי את

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא, צריך קצת נתונים ומספרים, אבל לא נורא, נדבר על הגירעון. החוק הזה אמור להיות, קוראים לו "חוק הניקיון", אבל החוק הזה בעצם מנציח את האפליה ואת המעמד הלא-שווה של הרשויות המקומיות הערביות לרשויות המקומיות היהודיות. המעמד השווה, השתמשתי במיוחד כי זה מייצג הכול, בעצם: זה מייצג מעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר לרשויות המקומיות, זה מייצג היעדר תשתיות, ואזורי תעשייה באופן בלתי פרופורציונלי ליישובים היהודיים, בין היישובים הערביים ליהודיים, זה מייצג צרכים שונים לגמרי ברשויות המקומיות הערביות וברשויות המקומיות היהודיות. במציאות הזאת, למרות ההבדלים המהותיים בין שתי הרשויות, למרות הצרכים השונים, למרות שיכולת האזרחים, או רמת הכנסה של האזרחים ביישובים, שונה, למרות כל זה המדינה או משרד הפנים בוחרים להשתמש במדד שינציח את האי-שוויון בין שתי האוכלוסיות, בין היישובים. משתמשים במדד שבעצם מגלם ומייצג, בוא נגיד, את האפליה רבת-השנים כלפי היישובים הערביים. אין חלוקת קרקעות שוויונית כדי להקים אזורי תעשייה. אין תקציבים. לאורך שנים לא היו תקציבים להקים אזורי תעשייה ביישובים הערביים. אין הון אנושי והון כספי להקים תעשיות חדשות ביישובים הערביים. אין יזמים ואין משקיעים. אין השקעות ביישובים הערביים ולכן אין אזורי תעשייה. לרוב יש אזורי מסחר או אזורי שירותים או אזורי תעסוקה. דרך אגב, כל אזורי התעשייה ביישובים הערביים הם אזורי תעסוקה,

כי תמצא שם מוסכים, נגריות ותמצא שם תעשייה קלה. אבל תעשייה? אתה לא תראה שום מפעל שמעסיק יותר מ-100 עובדים ביישובים הערביים. לזה אנחנו מתכוונים. המצב או המציאות שונים לגמרי בין היישובים. גם מבנה הכלכלה הערבית שונה. רוב המועסקים הערבים מועסקים עדיין בתעשייה המסורתית ובבנייה, בתשתיות. כמעט 50%-54% מהגברים הערבים מועסקים בשני הענפים הכלכליים הללו, לכן הפגיעה הכלכלית. החזרה לשגרת עבודה תיקח זמן רב יותר. רוב הנשים הערביות המועסקות בחברה הערבית מועסקות בשירות ציבורי, אם זה בהוראה ובחינוך, אם זה בבתי חולים ואם זה בעבודה סוציאלית. חלק הארי הוצאו עכשיו על חשבון החופש של הנשים הללו, בגלל המצב הכלכלי, מציאות המשבר הכלכלי שבו אנחנו נמצאים. לכן גם החזרה לשגרה, למצב כלכלי שגרתי, תארך יותר זמן ביישובים הערביים. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, הפגיעה ביישובים הערביים משולשת. במציאות הזאת, לדוגמה, אני מוצא שנצרת מקבלת רק כמעט שליש ממה שמקבלת נצרת עילית, שרשומה עדיין בשם נצרת עילית-נוף הגליל.

למרות שהתושבים הם פי שלושה בנצרת, המצב הסוציו-אקונומי נמוך יותר בנצרת ואין אזורי תעשייה בנצרת. נצרת עילית, נוף הגליל, הוקמה על קרקעות נצרת, ואזורי התעשייה נמצאים בנצרת עילית. עכשיו היא מקבלת מענק שהוא כמעט חצי מהתעשיות או העסקים שנמצאים בנצרת עילית שהם עסקים שהיגרו מנצרת לנוף הגליל, כי אין אזורי תעשייה בנצרת. כמעט רוב הסוחרים בנצרת שצריכים מחסנים גדולים עברו לנצרת עילית. רוב היבואנים עברו לנצרת עילית. תעשייה, אפילו תעסוקה ושירותים, עברו לנצרת עילית, כי יש אזורי תעשייה, יש תשתית כבישים טובה יותר. זה לא לעצמם. זו מדיניות מכוונת של הממשלה. נכון, נכון. מה עוד שגם משרדי הממשלה עברו לנצרת עילית, בתי משפט עברו. רוקנו את נצרת מכל מוסד שיכול לשלם ארנונה, ועכשיו נותנים את המענק של תושבי נצרת ששוכרים בנצרת עילית לנוף הגליל. כאן אנחנו רוצים ודורשים לתקן את העוול הזה, כבוד היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת. אנחנו בעד שיפוי לכל הרשויות המקומיות, בטח. אנחנו בעד הוספת תקציבים לרשויות המקומיות שהן בחזית המאבק עכשיו. הן מחליפות רבים ממשרדי הממשלה שאינם יכולים למלא את המוטל עליהם ואת התפקידים שלהם. רשויות מקומיות אכן עושות את זה. תלכו לבקר בכל הרשויות המקומיות הערביות, תמצאו את עובדי הרשויות וראשי הרשויות בחזית, מנסים לספק את השירותים והצרכים של האזרחים ככל שניתן, אבל בהיעדר כל אמצעי. עכשיו קיימנו ישיבה בוועדת המשנה המיוחדת לקורונה, והמספר שננקט שם על ידי ראש ועד ראשי הרשויות המקומיות, מר איימן סייף, שהוא נציג של משרד הפנים בחדר המצב של ועד הרשויות והוועד העליון, מדובר בצורך ב-70 מיליון שקל צורך כדי לעבור את תקופת הרמדאן.

70 מיליון שקלים זה גרושים לעומת 80 מיליארד השקלים שהמדינה,

מקצה לטיפול במשבר הקורונה.

אתה מדבר על 70 מיליון שקלים שיהיו גם לתפקידי פיקוח, כי הרשויות המקומיות הערביות, אין להן גופי פיקוח, אין להן מכוניות שייסעו בפיקוח. 70 מיליון שקלים שצריכים לספק ל-40,000 משפחות שהפכו נזקקות בגלל משבר הקורונה והמשבר הכלכלי, 40,000 משפחות שצריכות עכשיו סל מזון לרמדאן. חלק גדול מהרשויות המקומיות הערביות לא יוכלו לשלם שכר לעובדים בחודש הבא.

השכר לחודש אפריל, רשויות מקומיות לא יוכלו לשלם, וזה באמצע הרמדאן, וזה לפני חג אל-פיטר. רבות מהרשויות המקומיות לא ישלמו שכר לעובדים כי אין להן הכנסה, לא ממשלתית, הכנסה מיוחדת, וכמעט כל תשלומי הארנונה הביתית הופסקו. לפי הנתונים שיש לנו יש ירידה של 90% בגביית ארנונה ביתית, בגלל האבטלה, בגלל אי-העסקה, בגלל החל"ת ובגלל המצב הכלכלי. אין תשלומי ארנונה, אין תקציבים מיוחדים מהממשלה. הממשלה ומשרד הפנים הקדימו תשלומי מענקים, אבל אלו תקציבים שמגיעים ממילא לרשויות המקומיות. אני קורא לחברי ועדת הכספים עוד פעם, למשרד הפנים, לשנות את המפתח. אנחנו כן רוצים לתת שיפוי, מענקים ועזרה, זה אוויר לנשימה לרשויות המקומיות, אבל צריך לשנות את המפתח ולהביא בחשבון ארנונה ביתית, להביא בחשבון יותר, אני יודע שהביאו בחשבון את המעמד הסוציו-אקונומי של הרשויות, אבל שיהיה לו משקל יותר גבוה, כדי לתת, או לעשות צדק עם הרשויות המקומיות הערביות. אנחנו נלחץ ונמשיך ללחוץ על משרד הפנים לשנות את המשוואה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

תודה רבה לחבר הכנסת שחאדה. חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה,

ואחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. גברתי, עשר דקות מלאות לרשותך. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להתחיל בזה שבסין דווקא, איפה שהוציאו לנו את המשבר הקיים היום, בשפה הסינית המילה "משבר" היא אותה מילה שמשתמשים בה ל"הזדמנות",

זה מעניין מאוד: הם מסתכלים על כל משבר גם כהזדמנות, הזדמנות לתקן דברים, הזדמנות להתבונן פנימה, הזדמנות לבדוק איפה אנחנו עומדים ולהפיק מהמשבר הזדמנות למצב יותר טוב. ואני שואלת את עצמי: אומנם בעברית זה לא אותו דבר, יש שתי מילים, ובערבית יש שתי מילים נפרדות ל"הזדמנות" ול"משבר", זה לא כמו בסין, אבל בכל זאת, אולי נלמד משהו מתרבויות אחרות, נלמד מהעובדה שאפשר להפוך משבר מסוים להזדמנות לתקן דברים מעוותים בתוך החברה שלנו או בתוך המדינה. למה אני אומרת את זה? כי משבר הקורונה אומנם התחיל כמשבר בריאותי, והפך למשבר כלכלי-חברתי שלא הכרנו בממדים האלה קודם. אנחנו כל יום מקבלים פניות מהציבור, מעצמאים, בעלי עסקים, וגם כמובן ממשפחות שחיו מיום ליום ועכשיו אזל להן בעצם כל מה שהיה להן, והן התחילו באמת להיות רעבות לפת לחם והן מתקשרות והן מדווחות. כל מיני בעיות התחילו לצוץ, אבל בעיקר, הבעיה העיקרית שעומדת מול העיניים, ואף אחד לא רוצה להתייחס אליה ביתר רצינות, היא שהמשבר הזה חשף את כל הפערים שקיימים בתוך החברה הישראלית באופן כללי, וחשף גם את התהום העמוקה שמייצרת המדיניות הממשלתית, גם בהובלת הכלכלה, גם בהובלת החברה וגם בהובלת הבריאות. אנחנו נכנסנו למשבר הזה עם תשתית רעועה של מערכת הבריאות, עם מצב כלכלה שמעשיר את העשירים ועם מדיניות אשר מכניסה את אלה שמתחת לקו העוני אפילו יותר עמוק מתחת לקו העוני ומרחיבה את העוני הזה, מדיניות שמחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים. ואנחנו לא לומדים מזה. המשבר בא וגילה את כל המציאות הזאת וחשף אותה בצורה מנקרת עיניים, אבל מה התגובה? עדיין ממשיכים באותו אותו קו מחשבה. תשמעו, למרות שאני לא מאמינה ששוויון קיים, ואני יודעת טוב מאוד על בשרי ועל בשרה של האוכלוסייה שלי ושל כל המוחלשים במדינת ישראל שזאת אילוזיה שיצרו בחברה הישראלית כל הממשלות כאשר דיברו על שוויון, לא כלכלי, לא בריאותי, לא חינוכי, בשום תחום אין שוויון, אפילו באזרחות אין שוויון, אבל גם להשתמש כאילו בעיקרון הזה בעת משבר ולהגיד: הינה, אנחנו שמים קריטריונים שעל פניו נראים שוויוניים, ומביאים בחשבון את החלשים, ומעמיקים את הפערים אפילו יותר זה בלתי מתקבל על הדעת. הרי המנגנון הזה שיצרו לשיפוי הרשויות המקומיות על אובדן תשלומי הארנונה העסקית בעצם שוב בא לחזק את החזקים, כי איזה רשויות מקומיות יש להן ארנונה עסקית אמיתית? זה בעיקר הרשויות המקומיות החזקות יותר והגדולות יותר. הרשויות המקומיות הקטנות, שממילא לא קיבלו את אותם מענקים ולא קיבלו את אותה ארנונה לפני המשבר, ואין להן היום איך לטפל בבעיות האקוטיות שצצות מהמשבר והצטברו מלפני משבר הקורונה, הם מוצאות מהמשווה הזאת, הן לא קיימות במשוואה הזאת. ואם הן קיימות, עדיף שלא להזכיר איך הן קיימות, ב-1,000 שקלים או ב-1,500 שקלים. המדינה, הממשלה, שרק לפני יומיים חתמה על הסכם של 36 שרים ו-16 סגני שרים, ושיירה, ודיור לממלא מקום ראש הממשלה, ואבטחה לשרים, ותקציבים, צריכה להתבייש לכתוב על נייר שהיא נותנת למועצה מקומית 1,000 שקלים. קצת בושה. קצת בושה. אתם יודעים מה,

איפה השכל שלכם? איך זה נראה בציבור? אני מתפלאת שאף אחד לא זורק את הנייר הזה בפני שני ראשי הממשלה ואומר להם: 1,000 שקל לכאוכב אבו אל-היג'א? הרי הנהג של ממלא ראש הממשלה יקבל יותר כסף בחודש מאשר כל הכפר ויותר מעשרה כפרים ביחד. איזה שוויון ואיזה צדק? ממשלת חירום? ממשלת חירום שכל מה שהיא עסקה בו זה מספר השרים והסיפוח. עאידה, ממלא המקום צנוע. עדיין אין לו מעון של ראש ממשלה אפילו. כן, הוא יקבל, אל תדאג לו. הוא יקבל. הוא יקבל דיור, לא כמו מחוסרי הדיור שברחוב. הוא כן יקבל עוד דיור, והוא יקבל עוד אוטו, והוא יקבל עוד נהג, וכל השרים כן יקבלו, אבל אלה שמחזיקים את מעונות היום של הילדים של המדינה הזאת שהפעוטות צריכים לחזור אליהם לא יקבלו פיצוי על התקופה הזאת, ואם הם יקבלו, אז זה יהיה שווה ל-1,000 של כאוכב אבו אל-היג'א. על זה צריכים לדבר, על זה שמעמיקים את מדיניות חיזוק החזקים והחלשת החלשים. צריכים לדבר על זה שהשתמשו בכל המצוקות של הציבור שנבעו ממשבר הקורונה כדי לבנות לעצמם ממשלה, אבל לא נזכרו לפתור את הבעיות של הציבור הזה. השתמשו במצוקה של מעונות היום, ובמצוקה של העצמאים, ובמצוקה של העניים, ובמצוקה של המובטלים, כדי לקרוא לממשלת חירום שאין בה שום דבר חירומי חוץ מאשר לשמור על הכיסא,

אפילו מבעד למסכה אנחנו שומעים אותך. פשוט לא להפריע לדוברת.

ממשלת חירום שכל החירומיות שיש בה, אפקט החירום היחיד ששמרו עליו זה לשמור את הכיסא של נתניהו ושל החבורה שלו, ולתת עוד כיסא לעוד אדם, שבינתיים מחמם את כיסא יושב-ראש הכנסת. זה המצב שאנחנו בפניו. אנחנו במצב שיהיו 36 שרים, ונערי האוצר ינהלו את המדינה. שלא יהיו לכם אשליות. יהיו 36 שרים שלא יחליטו על כלום חוץ מאשר מה שירצו בנימין נתניהו ונערי האוצר. אנחנו כל יום עומדים מול נערי האוצר בוועדות ומנסים להוציא מהם תשובות ומנסים לכפות דברים. על הנושא של תשלומי השכר לצוותים הרפואיים, מי עוצר את זה? הרי שר האוצר לפני שבוע אמר שהוא בעד ההסתייגות שהגיש ד"ר טיבי בשם הרשימה המשותפת, והוא הסכים לזה, שר האוצר. האם הוא מצליח לשכנע את העובדים במשרד שלו במה שהוא מסכים לו? האם הוא מצליח לגרום להם לשלם לצוותים הרפואיים? זאת השאלה. סוג כזה של שרים, יהיו לנו 36 אם לא תוכיח היום, כחלון, שאתה יכול לתת הוראות למשרד שלך. הרי בסופו של דבר אלה הימים האחרונים, אז אני מבקשת שוב להדגיש: העניין הוא שהתקציב שניתן לממשלה החירומית היה מספיק לפתור הרבה מהבעיות הקיימות בגלל מצב החירום. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חוק שמירת הניקיון מעגן למעשה ומשמר למעשה את הלכלוך בגישה שדרכה ניגשים לטפל בכל הסוגיות הקשורות בחברה הערבית. חשבנו שאם מדברים על ניקיון אז יבואו עם ניקיון כפיים. גם בגישה הזאת שמדברת על תמיכה ברשויות מקומיות תוך כדי מצב חירום של התמודדות עם הקורונה, שגם בו החברה הערבית והרשויות הערביות הן החלשות ביותר והן הנפגעות ביותר, ואנחנו עוד נראה בתקופה הקרובה תופעות אימים של אלפי משפחות שאין להן, פשוט אין להן מזון לאכול. ואנחנו עכשיו מדברים על חוק, מגישים חוק שקודם כול הם מסדירים את עצמם, שחס ושלום הרשויות הערביות לא יקבלו סכומים שווים לאלה שהם ייתנו לרשויות היהודיות, ואז מוצאים להם את נוסחת הקסם, יא ג'מאעה. נוסחת הקסם. איך מבטיחים את זה? באמצעות סעיף שמדבר על ארנונה מעסקים. ארנונה מעסקים אנחנו יודעים שיש במרבית הרשויות היהודיות, כי במרבית הרשויות היהודיות יש פארקים לתעשייה ואזורי תעשייה, ועל כן הרשויות נהנות מהכנסה יפה מאוד בעניין הזה, שמשתקפת גם בשירותים שהרשויות נותנות לאזרחים. ואולם, בחברה הערבית מרבית היישובים הערביים, אדוני היושב-ראש, אין בהם עסקים, אין בהם אזורי תעשייה, אין בהם פארקים של תעשייה, ועל כן מן הסתם הרשויות לא נהנות מהכנסה מארנונה לעסקים. אז מדוע היו צריכים להביא את הסעיף הזה שמדבר על שיפוי בהסתמך על ארנונה מעסקים בחוק שאמור לעזור ולתמוך ברשויות המקומיות בתקופת הקורונה?

הערביות, שכפי שאמרנו נשענות על הכנסה מארנונה ביתית, מן הסתם הן גם לא מכניסות כסף בתקופה הספציפית הזאת, מסיבה פשוטה: בגלל שהאזרחים, אין להם כסף לשלם לרשויות המקומיות גם על חוב של ארנונה, בגלל שעשרות אלפי אזרחים, לא נכנס להם לכיס אפילו שקל אחד זה חודש וחצי, האזרחים האלה לא ייגשו למחלקות הגבייה של הרשויות המקומיות כדי לשלם את החובות שלהם על ארנונה ביתית, והמועצות המקומיות והעיריות בחברה הערבית נשארות למעשה ללא הכנסה, חלק מהן כמעט ללא הכנסה, בכלל בגלל הדבר הזה. ואנחנו מבקשים מהם, מכל ראשי הרשויות, בזמן שהם נמצאים בתקופה כל כך קשה והמצב הכספי שלהם גרוע מאוד, אנחנו מבקשים מהם גם לעשות את המוטל עליהם בעניין הטיפול בענייני קורונה. אז יש פה דבר והיפוכו: מצד אחד אנחנו דורשים מהם, ובצדק, לעשות את המוטל עליהם לגבי האזרחים שלהם בתחום הקורונה, ומצד שני אנחנו משאירים אותם ללא כסף

מאפשרים להם להיות עם הכסף שמגיע להם על מנת לטפל בעניינים השוטפים שלהם. אני יודע, חברים, שחלק מראשי הרשויות הערבים, ד"ר אחמד, כבר מתריעים מפני סכנת קריסה של רשויות מקומיות ערביות. ואם לזה המדינה רוצה להגיע ואם לזה הממשלה רוצה להגיע, אז אני לא מבין את ההיגיון בהצעת החוק הזאת. קריסת רשויות מקומיות משמעה קטסטרופה מקומית לכל התושבים, ואם יש קטסטרופה מקומית לכל התושבים אז הקטסטרופה תהיה גם לכלל האזרחים במדינה. זה היגיון עקום שדווקא בתקופות קשות מפלים רשויות ערביות מלקבל את אשר מגיע להן על מנת להתמודד עם המצב הקשה הזה. מהסיבה הזאת אני מבקש שח"כים נוספים יצטרפו להסתייגות שלנו ויתמכו בה. אנחנו לא נתמוך בחוק הזה, כי הוא חוק מפלה, אני לא רוצה לומר חוק שממשיך קו של גזענות, אפילו. בכל פעם שבאים להציע איזושהי הצעה לאזרחי המדינה אז מחפשים גם את הסעיף שעושה מאיתנו מופלים כל פעם מחדש בחלוקת המשאבים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת היבה יזבק.

הניקיון, אבל מה שצריך לנקות זה את הלכלוך והסירחון שנערמים כאן ממש לכדי הר זבל אחד גדול בעקבות ההסכם הגועליציוני שנחתם והממשלה המחפירה שעומדת לקום,

זה מה שצריך לנקות, זה הסירחון, זה הלכלוך. ומה שהופך את הממשלה הזאת, העתידית,

שקלים על כל שר. ומה שהופך את זה לכל כך מסריח וכל כך מלוכלך וכל כך ציני זה שבתקופה שבה

רוב מוחלט של האזרחים,

אבל בעיקר אלפים של מוחלשים, למעלה ממיליון אנשים שאיבדו את פרנסתם, שפוטרו או ש"חול"תו", וחלקם, כידוע לנו, לא יחזרו לעבוד, עסקים קטנים, עצמאים, שכירים קשי יום, אוכלוסיות שהוזנחו והופקרו במשך שנים תחת מדיניות ניאו-ליברלית אכזרית, נבזית. ואם אני אעשה פרפראזה למה שנאמר במקורות, "הרצחת וגם ירשת", אני אומר כאן: "ההזנחת וגם גזלת" כאשר אנחנו מדברים על הצעת החוק המחפירה הזאת. העצירה של הארנונה ושיפוי הרשויות, באופן עקרוני זה דבר נכון, זה דבר טוב. זה הכרחי במצב הקיים לא רק לעסקים, לכלל התושבים. אנשים משלמים סכומים עצומים בזמן שההכנסה שלהם נבלמה. אבל זה נוגע קודם כול לאזרחים, לא רק לעסקים,

בעיקר הקטנים. אבל הצעת החוק הזאת מחפירה, כפי שאמרו חבריי קודם, והיא אכן בגדר "ההזנחת, הפקרת וגם גזלת", בעיקר כאשר מדובר על היחס לרשויות המקומיות הערביות. ההצעה הזאת נותנת מענה חלקי, מענה מפלה, ונשאלת השאלה אם מענה מפלה הוא מענה בכלל. הסיוע שיש בחוק הזה הוא סיוע לחזקים ולעשירים. יש בו עוד הפקרה של המוחלשים. כספי הסיוע מחולקים לפי היקף ההכנסה מארנונה לעסקים כאשר יש ימים כתיקונם, והקריטריון הזה כמובן מפלה באופן בוטה,

בעיקר את הרשויות המקומיות הערביות. רק כדי לסבר את האוזן, הארנונה לעסקים ביישובים הערביים היא בסביבות 20% הכנסה. לעומת זאת, ביישובים היהודיים, 60%. כלומר הארנונה, ההטבה, הסיוע שעכשיו רוצים בהצעת החוק הזאת לתת הוא לחזק את אלה שמלכתחילה מצבם פחות חמור. יש פה עירוב נבזי של גזענות עם תפיסה כלכלית ניאו-ליברלית דרוויניסטית, כזאת שאומרת: מי שחזק, ישרוד, ומי שלא חזק, שלא ישרוד. אתם יודעים, לפני כ-200 שנה היה כלכלן בשם מלתוס, ואפילו יש על שמו את המילה מלתוסיאניזם. מלתוס האמין שהאנושות גדלה מבחינת האוכלוסין בצורה יותר מדי מוגברת, בקצב יותר מדי גדול, אבל בסופו של דבר מה שידלל אותה, מבחינתו לטובה, זה העובדה שהמוחלשים, לא יהיו להם מקורות מזון. הוא גם הזכיר מגפות, נשמע מוכר. לפני 200 שנה. הממשלה הזאת, היוצאת, וממשלת הגועליציה העומדת לפתחנו, אלה ממשלות שנראה שמלתוס כנראה השפיע על תפיסת העולם שלהן, או דרוויניזם חברתי, מה שנקרא, כי היא שמה לעצמה מטרה לפגוע כמה שיותר במוחלשים. ראינו פה היום בחוץ הפגנה של גננות ועובדים בגנים הפרטיים, בפעוטונים וכן הלאה. אני הלכתי לשם לפגוש אותם. עם דמעות בעיניים הם מדברים איתי. אין להם מה לאכול. חלק מהם מספרים לי שרבים לא הגיעו להפגנה כי לא יכלו לשלם אפילו על הדלק. הרשויות המקומיות הערביות מוזנחות ומופקרות במשך שנים במכֻוון, כמדיניות. תוכניות מתאר אין, בטח לא תוכניות מתאר הולמות. אין אפשרות להתקדם ולפתוח עסקים. זאת ההפקרה. אז עכשיו, נוסף להפקרה הזאת, גם גוזלים, כי אומרים: אין לך עסקים, אז אתה לא תוכל לקבל את המענק. אבל למה אין לך עסקים? כי לא נתנו לך שיהיו לך עסקים, מעגל סגור, ובאנגלית יותר נכון להגיד: Vicious Circle, כי זה באמת Vicious. זה אכזרי וזה מכוון, זה דרוויניסטי וזה גזעני, דבר שלא יעלה על הדעת במדינה מתוקנת. לכן, כפי שאמר חברי קודם, אנחנו לא יכולים להצביע בעד כזאת הצעה. אני כן קורא, כמובן, להצביע בעד ההסתייגויות. אבל לסיכום אני רוצה לומר שאנחנו ברשימה המשותפת לא ננוח לרגע ונמשיך להילחם למען אותן אוכלוסיות מוחלשות ומופקרות. הן מופקרות על ידי ממשלה מופקרת. הממשלה הזאת מופקרת בין השאר, וזה נאמר גם קודם, משום שההוצאות שלה הן לא הוצאות למען הציבור, בטח לא למען ציבור המוחלשים. אני כבר אמרתי את זה. אם מלתוס דיבר על פיצוץ אוכלוסין, כאן צריך לדבר על פיצוץ שרים, ממשלה של למעלה מ-30 שרים ועוד קרוב ל-20 סגנים, עם לשכות, עם יועצים, עם רכבים. זאת ממשלה שבעת חירום פועלת למען הציבור? איך אין לכם את הבושה? איך אין לכם את הבושה להוציא סכומי עתק כאשר אנשים literally, פשוטו כמשמעו, לא יכולים לא רק לסיים את החודש, בקושי מסיימים את היום עם תזונה הולמת? תתביישו. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין.

אבל אנחנו לא מכנים פה "דוקטור", "עורך דין", "פרופסור". זה טרי, זה טרי. אז אמרתי, בירכתי, בירכתי. יום אחד גם תנאמי על הדוקטורט. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. מברוק, מברוק. תודה, סמי. שוכרן, שוכרן. החוק שלפנינו הוא לכאורה חוק טוב: הוא חוק שאמור לסייע לרשויות המקומיות, הוא חוק שאמור להעניק סיוע ותמיכה לרשויות בתקציבים הנדרשים במשבר הקורונה, הוא חוק שאמור לסייע למשפחות הנזקקות, לאוכלוסיות המוחלשות. הוא לכאורה הכרחי, הכרחי לרשויות ומאוד חיוני כדי שיוכלו באמת, כדי שיקבלו פוש מסוים בכל המשבר הזה. אבל מה שמקומם זה שהחוק הזה הוא בו-זמנית חוק מפלה נגד הרשויות הערביות ונגד החברה הערבית. אם מדברים על רשויות ערביות, אז אנחנו גם מדברים על חברה שלמה. הסכומים שמוצעים בחוק הזה הם פשוט מקוממים, בכל הרמות. בכל הרמות הם מקוממים. 12 מיליון לבני ברק, 3.5 מיליון לנוף הגליל, וכמה לנצרת,

הערבית הגדולה בתוך המדינה? 1.5 מיליון, ואפילו פחות מ-1.5 מיליון. וכמה לאום אל-פחם? 700,000 שקלים. אלו התקציבים שמוענקים ומיועדים לשתי הערים הגדולות של החברה הערבית. ורהט,

זה פשוט בושה, זה מביש, ובטח ובטח שאנחנו נתנגד לחוק הזה. אני קוראת לכולם להצביע בעד ההסתייגויות של הרשימה המשותפת לחוק הזה. זה חוק שבא להעמיק את הפערים, זה חוק שבא להעמיק את האפליה נגד החברה הערבית, בדיוק בתקופה שבה אנחנו עומדים מול המשבר הכי הומני שעמדנו מולו

גם החרדים,

אנחנו כן רוצים שההסתייגויות שלנו יובאו בחשבון. אנחנו כן רוצים שכלל הציבור יקבל סיוע, יקבל תמיכה, יקבע עזרה בעת הזאת, אבל לא במתכונת הנוכחית של החוק. אנחנו יודעים שהאוכלוסיות המוחלשות, האוכלוסיות והמשפחות שנמצאות במצוקה, הילדים בסיכון, המשפחות שהן מתחת לקו העוני, הן המשפחות והן האוכלוסיות שהכי נפגעו במשבר הקורונה. ממילא בחברה הערבית יותר מ-50% מתחת לקו העוני, ובגלל משבר הקורונה אנחנו רואים עלייה נוספת בשיעורי העוני, האבטלה והנזקקות. אני בקשר מתמשך עם המנהלים של הלשכות לשירותים החברתיים ואני שומעת את הזעקה שלהם, המתמשכת, שהם לא מקבלים סיוע ולא מאפשרים להם לעשות החלפה וניוד בין הסעיפים של התקציב כדי שיוכלו לתת עזרה בסיסית, סיוע בסיסי למשפחות הנזקקות בתוך החברה, לילדים, הצרכים של הילדים. דיברו על חינוך ועל למידה מרחוק, אנחנו מדברים עדיין על מחסור במחשבים לילדים בתוך החברה הערבית, צורך שלא נענה עד היום. יותר מ-40% מהתלמידים בחברה הערבית אין להם, נכון,

ועל מה אנחנו מדברים? על צורך במחשבים כדי שילדים יוכלו להעביר את התקופה הזו בבית, יוכלו ללמוד מרחוק, יוכלו לשפר את המצב הנפשי שהם נמצאים בו. אפילו צורך בסיסי זה לא נענה עד יום זה. ובכל זאת, ובאופן לא מובן, אלא מטעמים של אפליה ושל גזענות, אנחנו מתמודדים היום עם הצעת חוק שבאה להוסיף לעשירים, שבאה להעמיק את הפערים, שבאה להזניח עוד יותר ויותר את החברה הערבית. ומתי? בדיוק בזמן שאנחנו נכנסים לחודש הרמדאן. אנחנו בפתח של חודש רמדאן, חודש מאוד חשוב, אבל השנה אנשים יחגגו אותו בבתים, בסגר, הרחק מהמשפחות, הרחק מהחיים החברתיים, ויותר חשוב, תוך מצב של מצוקה כלכלית עמוקה מאוד שהם נקלעו אליה. ומה המדינה עושה במקביל? לא מאפשרת לרשויות אפילו את המינימום של המענקים כדי שיוכלו להתקיים בתקופה מאוד קשה זו. וברשותך, היושב-ראש, אני רוצה לפנות גם מכאן בשפה הערבית לחברה הערבית לגבי חודש הרמדאן. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בני עמנו והציבור שלנו בכל מקום, ראשית, חג שמח. בשנה זו חל רמדאן בתנאים קשים, תנאים לא נוחים, תנאים שונים מבשנים קודמות, תנאים שמייחד אותם הריחוק החברתי, אף שרמדאן הוא חודש של טקסים דתיים ומפגשים חברתיים. ברצוני לבקש מכם ולהפציר בכם לשמור על ההוראות. יש עלייה בשיעור הנדבקים בקורונה בתוך החברה הערבית, וכדי שנשים קץ למצב הזה עלינו להישמע להוראות הלכה למעשה כדי שלא נביא להתפשטות הווירוס בקרב בני עמנו ומשפחותינו. הבה נגן על עצמנו, על משפחותינו ועל החברה שלנו. בשנה זו נישאר בבתים גם במהלך זמני האיפטאר ולאחר זמני האיפטאר עם המשפחה המצומצמת,

לחברי הכנסת המוסלמים. תודה לחברת הכנסת יזבק. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. עשר דקות לרשותך, אדוני. רמדאן כרים, יא ג'מאעה. (אומר בערבית:

אם זו לא הייתה הצבעה שמית היינו מוותרים על כל הדיון הזה וניגשים להצבעה. תראה איזה רוב יש לנו, לרשימה המשותפת. היחידים שבאו לעבוד. אני אומר: יש רוב מוחץ, ומיקי לוי בכלל יצביע איתנו,

יוסף, בוא נצביע על מדינת כל אזרחיה. גם כאן יש לך רוב, עם שני מתנגדים. האם זה מקרי, אולי, כבוד היושב-ראש, שמי שנמצא כאן זה בעיקר חברי הכנסת של הרשימה המשותפת?

כי הנושא חשוב באופן כללי,

אבל הוא חשוב באופן מיוחד לראשי הרשויות המקומיות הערביות. ואני רוצה לחדד, אגב, למה אין שר תורן?

אה, יש שר.

מטעמי זהירות, הוא מקפיד לשמור על נהלים. אם זה השר וקנין, יש סיכוי שישתכנע. בשונה מהאחרים, יש לו נטייה להקשיב. אומנם זה לא תמיד מתורגם להצבעה בסוף,

יש לו דרך ארץ. לצערך, השר וקנין מנוע מלהצביע. אבל אם לא, הוא בטוח היה, נכון, השר וקנין? גם אתם, זה בסדר. אנסה להסביר למה באמת הנושא הזה בעייתי. אני אומר, בהמשך לדבריהם של חבריי:

באמת אפליה, לא רק כפולה, אפילו משולשת, כלפי הרשויות המקומיות הערביות דווקא בזמן הקריטי הזה של המשבר. זה מתחיל בכך שבכלל חלוקת אזורי תעשייה במדינה היא לא שוויונית, לא הוגנת בעליל. כמעט אין אזורי תעשייה ביישובים הערביים.

ישיבת סיעה,

אבל תצביע בעד ההסתייגויות. חוזר. תעשה השוואה מהירה בין אזורי תעשייה בכלל ביישובים היהודיים לעומת אזורי התעשייה ביישובים הערביים, אתה תראה שבקושי 3%, 4% אולי, מאזורי התעשייה הם ביישובים ערביים. וגם קרקעות שהופקעו מתושבים ערביים, מאזרחים ערבים, למשל, בדוגמה של נצרת, מה שמה היום? נוף הגליל: נצרת עילית הוקמה על קרקעות של נצרת, של ריינה, משהד וטורעאן, וכשהקימו שם אזור תעשייה, תחום השיפוט של אזור התעשייה שייך באופן הזוי לנוף הגליל ועוקף פשוט את כל הרשויות המקומיות הערביות מסביב, גם את ציפורי וגם את כל האזור מסביב.

זה אולי המקרה היחיד בעולם, אם אני לא טועה, שאזור תעשייה מסוים משתייך דווקא לרשות המקומית שהכי רחוקה ממנו, ודווקא הרשויות שמסביב לא זוכות להכנסה מאזור התעשייה שבעצם סמוך אליהן. אתה מכיר את האזור הזה?

אזור התעשייה ציפורי, שיותר קרוב לרשויות הערביות מסביב, הוא עוקף את כולן, מרחף מעליהן, ומשום מה כל ההכנסה, רק לנוף הגליל. עכשיו, כשרוצים לסייע לרשויות מקומיות בתקופת המשבר, הרי כולם יודעים שרשויות מקומיות ערביות הן בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי. מרבית היישובים הערביים הם בין 1 ל-3, באשכולות הכי נמוכים, הכי קשים ברמה הסוציו-אקונומית. לכן, הציפייה היא שדווקא שם יקבלו יותר, ברשויות הללו, שהרשויות הכי חלשות דווקא יקבלו תקציבים יותר משמעותיים. מה שקרה כאן הוא שדווקא בשני הנושאים המרכזיים שמסתמכים עליהם היום כדי לפצות רשויות מקומיות אימצו קריטריון שמשרת בעיקר, בפילוח אתני או לאומי, את היישובים היהודיים, שזה הנושא של הכנסה של ארנונה מתעסוקה. מהו שיעור ההכנסה מארנונה מתעסוקה ביישובים הערביים? 20%. 20% מהכנסת הארנונה של היישובים הערביים הם מתעסוקה, ולכן כל שימוש בקריטריון הזה כדי לשפות את היישובים יפגע ביישובים הערביים, כי בקושי יש להם ההכנסה מתעסוקה. ההכנסה העיקרית, 80%,

ואני שואל: האם יש היגיון להסתמך כאן על הכנסה של ארנונה מעסקים ולא ממגורים?

מה ההיגיון? אין היגיון. מה הקשר בין פינוי אשפה לבין הפיצוי כאן? מישהו הוכיח שהאשפה של הרשויות המקומיות בתקופה הזאת היא יותר מעסקים? דווקא הפוך. ממה שאני שומע מהרשויות, כשאנשים נמצאים בבית אז יש יותר אשפה מתוך הבית, אז למה להשתמש בקריטריון שפוגע דווקא ביישובים החלשים, שצריכים את התמיכה הזאת? אני דיברתי גם על מים שחסר. גם ההחלטה של השר דרעי לשפות את הרשויות המקומיות כמעט ב-3 מיליארדים,

סכום משמעותי מאוד, בואו נבחן מי בעיקר יקבל את הכסף הזה: אלה הרשויות המקומיות היהודיות, או נגיד: מי שייפגע מחלוקת הסכום הזה אלה הרשויות הערביות. אמרתי: 20% זה עסקים. מה השיעור של הכנסה מארנונה מעסקים ביישובים היהודיים? 60%. פער משמעותי מאוד. לכן אני אומר שהקריטריון של הכנסה של ארנונה מעסקים הוא קריטריון שיש לו תוצאה מפלה, יש לו אפקט מפלה.

גם אם אני מניח, ווליד, חבר הכנסת טאהא,

לכן, גם אם אני מניח שאין כוונת אפליה,

לטובת השר, מניח את זה, שאין לו כוונת אפליה, אבל ברגע שהשר שמקבל את ההחלטה מזהה שהשימוש בקריטריון הזה מוביל לאפליה בתוצאה שלו, של מי שיקבל את ההטבה, אז יש כאן בעיה. זו אפליה תוצאתית. אומנם לא אפליה במניע אלה אפליה בתוצאה, אני אומר שאפליה בתוצאה היא לא פחות חמורה, כי בסוף הרשויות רוצות את הכסף הזה. ואני מסיים בלהדגיש שדווקא בתקופה הזאת רשויות מקומיות ערביות, ובכלל כל מי שנמצא במדד הסוציו-אקונומי הנמוך, ערביות,

חרדיות, אלה הרשויות שצריכות לקבל תמיכה. על ידי השימוש בקריטריון של ארנונה מעסקים אנחנו תומכים ברשויות מקומיות יהודיות חלשות, אבל פוגעים בעצם ברשויות המקומיות הערביות. דווקא עכשיו אני אומר, לא רק בגלל המשבר קורונה אלא גם לקראת חודש הרמדאן, (אומר בערבית: חודש הרמדאן המבורך,) שהמשימות של הרשויות המקומיות הערביות מתעצמות: גם לתמוך במשפחות העניות והנזקקות, גם לקיים פעילות, גם לדאוג ליישום ולקיום שך כל ההנחיות של בריאות הציבור זה מצריך הרבה השקעה, וגם יותר ניקיון. וגם העובדה שאין מי שיפצה אותן על אובדן הכנסת הארנונה ממגורים. הנתונים שיש לי מראים, זה נתונים של ועדת המעקב של ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, שכמעט 70 80 מיליון שקל איבדו ברשויות המקומיות הערביות כתוצאה מחוסר גבייה של ארנונה למגורים. מי יפצה אותן? אז גם לא מפצים אותן וגם לא מעניקים להן תקציבים מיוחדים כדי להתמודד, לא עם המשבר ולא עם התקופה המיוחדת הזו של חודש הרמדאן. הן יהיו על סף קריסה, ואני לא מגזים. היום היה דיון בוועדת הקורונה, והם אומרים לכם: אין לנו את הכספים. איך נתמודד? ולכן אני מסיים ואומר: אי-אפשר להסתמך רק על הקריטריון של ארנונה מעסקים, כי הקריטריון הזה פוגע ביישובים שאין בהם הכנסה משמעותית של עסקים,

כנראה שהחוק הזה יאושר, כי אין לנו רוב כאן, אבל צריך למצוא פתרון חלופי. ואני פונה אליך, אני מסיים, אני פונה אליך באמת, כבוד השר, ואני מעריך מאוד את העשייה שלך בתחום החברתי: צריך לתת מענה. אם לא נצליח לשנות את החוק הזה, ולצערי כנראה לא נצליח, אז אנא ממך, אפשר לפנות גם לשר הפנים ולראות איך מוצאים את התקציבים כדי לתמוך ברשויות המקומיות הערביות, במיוחד עכשיו, לקראת חודש הרמדאן.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'בארין. כבוד השר לשירותי דת יצחק וקנין, בגלל שביקש להעיר את הערותיו ולהתייחס, להתערב בדיון, מה שנקרא. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ידידי יוסף ג'בארין, אני אדבר איתך עכשיו מה שנקרא באונליין. שמתם לב שיש לי אוזנייה? יש כרגע ישיבת ממשלה, ברגע זה. אני הייתי מחובר לשיחת הוועידה של השרים, ואני אומר לך מתוך ישיבת הממשלה. אני לא מדליף את זה, כיוון שהדברים נאמרו שם ברוח מאוד מאוד, מה שנקרא הצהרה ברורה של השר דרעי. בתוך ישיבת הממשלה, לפני כעשר דקות, השר דרעי סיפר מה שהיה אתמול עם ראשי הרשויות במגזר ביחד עם ראש הממשלה, ואמר: רבותיי, אני אישית אומר לך, עברתי על כל החוברת הזאת, אין ספק שהיא לא נותנת פתרון למגזר שלכם. חד וחלק. אתם נפגעים בצורה ישירה מכיוון שאין לכם אזורי תעשייה.

מי כמוני מכיר את זה 24 שנים בוועדת כספים. אתה פותח את החוברת, אתה רואה את המציאות, ולא צריך לטייח את זה. אמר השר בהאי לישנא בתוך ישיבת הממשלה כרגע: הוא ביקש מראש הממשלה תקציב מיוחד, תקציב מיוחד למגזר המיעוטים, פעם אחת לתיקון של הדברים האלה, פעם שנייה לתת בחודש הזה יותר תקציבים ברווחה, להאכיל הרבה משפחות. חד וחלק אני אומר לך את זה,

בתוך ישיבת הממשלה. אני אומר לך את זה, אלה דברים שאתם תשמעו אותם אחרי כן, 70 מיליון שקל. אני אומר לך דברים שכרגע נאמרו בתוך ישיבת הממשלה. לחודש הרמדאן ביקש שר הפנים אריה דרעי לתת לכם את כל מה שצריך, לשפות. זה הזמן,

רבותיי, כי הוא רואה למרחוק. הוא אומר: רבותיי, אם אנחנו נמצא את עצמנו במצב שהציבור הזה יצטרך להיות באיזה חיבורים, כי אין ברירה, עושים את סעודות האיפטאר, וכל מה שאתם עושים,

זה יוצר שהמשפחות יותר מתחברות. כמה שפחות לחבר. אני אומר לכם את זה כמי שעבר את פסח עכשיו. כמה חיפשנו להתרחק אחד מהשני. ההדבקה הזאת, יש לה משמעות כספית גדולה מאוד למדינה. אמר השר שאם חלילה וחס תהיה הידבקות במגזר, אז אנחנו נצטרך לשלם הרבה כסף בתוך המערכות הרפואיות שלנו. הוא ביקש,

אני מבקש לתת אוזן קשבת לדבר הזה. אני מבקש תקצוב נוסף למגזר. אלה דברים שנאמרו כרגע, ולכן רציתי לענות ולהגיד לך שגם אני חושב. בכל אופן, בעוד כמה דקות אצא ואגיד שאני אמרתי את הדברים, שלא יגידו שהדלפתי מתוך ישיבת הממשלה.

תודה רבה לשר וקנין. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. על זה נאמר: חם חם מהתנור. אני חושב שאין אחד שלא מבין את הסוגיה. כן, בבקשה, חבר הכנסת אלחרומי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, עשר דקות. אי-אפשר לעבור הלאה על הצעת החוק. אנחנו התנגדנו בקריאה הראשונה, ובוועדת הכספים החברים הגישו הסתייגויות, הסתייגויות ענייניות. כמי שהיה ראש רשות ומכיר מכל צד את נושא התקצוב של הרשויות המקומיות, את מענקי האיזון, את האפליה בתקצוב הרשויות הערביות בכלל, אז מאוד מאוד מטריד שוועדת הכספים וחברינו, חברי הכנסת בוועדת הכספים, השאירו את הצעת החוק כפי שהיא. אנחנו מדברים, רבותיי, על 190 מיליון שקל שהוחלט לחלק לשני טורים, לתקצוב בשני ממדים: אחד, 40 מיליון שקל, שהוא שוויוני, פר תושב, שני, התקציב היותר-גדול, של 150 מיליון שקל, לתקצב לפי נוסחה אחרת, לגבי ארנונת העסקים, בעצם אומדן של מה הפסידה כל רשות ולתקצב אותה ב-20% מההפסד שלה מארנונת עסקים, אם הייתה גובה אותה. זה משהו שזועק לשמיים. אי-אפשר, אי-אפשר להסביר את זה. הקרן הזאת, מי ששותפים בתקצוב שלה, הכסף הזה של כולם, הכסף הזה הוא של כולם. כולם באופן שוויוני שילמו את הכסף הזה והם שותפים ב-190 מיליון שקל. אז משהו שכולם שילמו באופן שוויוני, מחלקים אותו עכשיו בצורה לא שוויונית. זה משהו שזועק לשמיים. אי-אפשר להגיד למועצת לקיה: אנחנו משלמים לכם 1,000 שקל. דרך אגב, יש גם מועצות יהודיות, זה לא רק המועצות הערביות. ולכן אני מצפה מחבריי חברי הכנסת להגיד: די.

תחלקו את כל הסכום באופן שוויוני, וזו ההסתייגות שלנו, את 190 מיליון השקלים פר תושב. ואם אתם רוצים לתת שיפוי מסוים לעיר מסוימת, אנחנו לא התנגדנו. אני כאן לא בא לזעוק ולהגיד: אל תיתנו לבני ברק, ולא בא ואומר: אל תיתנו לירושלים. אני אומר: תיתנו באופן שוויוני לכלל הרשויות המקומיות. זה דבר בלתי נתפס שאנחנו במצב חירום ויורקים לאנשים בפנים. אומרים: תשמעו, מועצת נווה מדבר, שזו מועצה אזורית שיש לה אפס הכנסות עצמיות, גם מארנונת מגורים וגם מארנונת עסקים, אנחנו רושמים לה 1,000 שקל, 1,000 שקל לאברהים אל-הוואשלה, ראש מועצת נווה מדבר. מה יעשו עם זה? אותו הדבר עם שאר הרשויות, חלק 5,000 שקל. אני לא יודע איך מעיזים לרשום סכומים כאלה לרשויות מקומיות ולהגיד שזו תמיכה ברשויות המקומיות.

ועוד, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. כולם סובלים, אני יודע שכולם סובלים, גם ערבים וגם יהודים וכולם, אבל לפחות כסף שהשקענו ביחד, כולנו באופן שווה, מי שאחראי, ההנהלה של הקרן, מי שאחראי לחלוקה עכשיו אומר: לא,

אתם בתשלום שווים אבל בחלוקה, עכשיו אנחנו מחליטים לפי ראות עינינו. אנחנו מחלקים בצורה לא שוויונית. אפילו אם היו מחלקים את הכסף הזה, ה-190, חצי חצי, או החצי היותר-גדול הוא באופן שוויוני ופחות מזה לתת, היה קצת הגיוני. אבל לחלק את זה 150 מיליון שקל לפי הקריטריון של ארנונת עסקים, כי אתם יודעים שאין ארנונת עסקים, כי בתל שבע יש 20,000 תושבים ואין אפילו סניף בנק אחד. למה אין ארנונת עסקים ביישובים הערביים? רק לטעום את זה, לטעום את זה שבכל הרשויות הבדואיות בדרום חוץ מהעיר רהט, 70,000, ואין סניף בנק אחד, אין מוסדות ממשלתיים שישלמו ארנונה. כולם מקבלים את השירות בבאר

רשות עם 20,000 תושבים כמו תל שבע, רשות עם 17,000 תושבים כמו ערערה בנגב, ועוד ועוד רשויות שאין בהן מוסדות מדינה, מוסדות ממשלתיים שישלמו ארנונה. תוסיף לזה שאין אזורי תעשייה. תל שבע, דרך אגב, היא היישוב הבדואי הראשון, הוקם בשנת 1965, ועדיין אין אזור תעשייה, הבטחות, שלב אחר שלב,

דרך אגב, אנחנו לא נצביע נגד חלוקת תקציב לרשויות המקומיות. יש לנו אחריות גם לכלל הרשויות, יהודיות וערביות. אנחנו לא נצביע נגד זה, אבל אנחנו נימנע, מן הסתם נימנע. הצבענו נגד בקריאה הראשונה, חשבנו שאולי זה יעיר מישהו עם מצפון,

בוועדת הכספים. נשארנו עם אותה הצעה. עכשיו, חברים, אני עובר לנושא אחר לגמרי, הנושא של הנגב ומה שקרה בשלושת הימים האחרונים של מרדף והתעללות באוכלוסייה חלשה, באוכלוסייה שההכנסה היחידה שלה היא מגידול עדרים. אנחנו בתקופת האביב, ואנשים יוצאים עם העדרים שלהם כדי לרעות בשטחים הפתוחים, שטחים שכל שנה הם יוצאים אליהם. אבל כל יומיים, פעם המשטרה מחליטה להגיע לאוהל בדואי לקנוס את מי שיושב שם עם העדר שלו ב-5,000 שקל, פעם הסיירת הירוקה מתעללת באנשים חלשים והורסת להם את האוהלים שלהם ומטילה פחד ואיומים על אנשים חסרי כול. דרך אגב, עד שנות התשעים, אולי עד אמצע שנות התשעים, אתה לא היית רואה בדואי אחד בלשכת התעסוקה. הם לא היו מקבלים הבטחת הכנסה. בשבילם זה היה עֵיבּ זה היה משהו מוזר, לא טוב, שאתה תגיע ותבקש מהמדינה, כאילו שזה נדבות. היו מתפרנסים מהעדרים, מעסק מקור הכנסה העיקרי של האוכלוסייה הבדואית.

אנשים נמצאים באלפים שם, כי המדינה משום מה,

יש שטח ענק, יש את כל מה שצריך, משום מה נלחמת בענף הזה. אין שום סיבה בעולם. בביר הדאג' יש 35,000 ראשי כבש

והסיירת הירוקה, דווקא לביר הדאג', דווקא לרחמה, דווקא ליישובים האלה שהם חסרי כול. אין שם.

עסקים בביר הדאג'? לפתוח עסקים? מי מרשה להם בכלל לבנות משהו? מתפרנסים ממקור ההכנסה הזה, והמדינה ורשויות המדינה, באמצע מצב חירום, מתנפלים עליהם וממררים להם את החיים, בעצם,

אני כאן קורא לשר החקלאות: נכון שאנחנו בתקופת חירום, אבל אדוני שר החקלאות צחי הנגבי, זה הזמן להורות לרשויות האכיפה, שבכלל ממררים את חיי האנשים שם בנגב,

עוד יום-יומיים אנחנו נכנסים לחודש הרמדאן, ואני מניח שבחודש הזה אנשים ישבו, בדרך כלל שומרים על המשפחה הגרעינית בעיקר בחודש הרמדאן, אבל צריך להפסיק את ההתעללות הבלתי-נסבלת הזאת. אני גם קורא לחבריי לא להתנגד לחוק. אנחנו כן מבקשים מכלל החברים להצביע עבור ההסתייגויות שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו נימנע, כי אנחנו בעד תמיכה ברשויות המקומיות, אבל האפליה זועקת לשמיים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אדוני, בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נראה לי שאני לא אנצל את כל עשר הדקות, כי אני צריך לרוץ להצבעה בוועדת קורונה. זה חשוב. אני אתייחס לכמה נושאים. אני רוצה להתחיל במצב הבריאותי בכלל ביישובים הערביים היום. מאז שהבדיקות התחילו להתבצע בתוך היישובים הערביים אנחנו הכפלנו, או הוכפל, מספר הנגועים בקורונה במאות אחוזים. זה כאילו מצדיק את מה שאמרנו בתחילת הדרך: אין קורונה ביישובים הערביים כי לא עושים בדיקות. ביום שנתחיל לעשות בדיקות, אנחנו נגלה מצב קשה. אנחנו אכן מתחילים לגלות את המצב הקשה הזה. שירותי הבריאות ביישובים הערביים בכלל במצוקה קשה, ובפריפריות בכלל, בדרום או בצפון. האוכלוסייה הערבית מרוכזת ברובה הגדול בפריפריות. יש יישובים ששירותי הבריאות בהם ממש כמעט לא קיימים בשעות אחר הצוהריים. אתן דוגמה ליישוב אחד ליד נצרת, אכסאל, שהוא בין נצרת לעפולה.

אחרי 19:00-18:30 אין שירותי בריאות למצבי חירום. עכשיו, בתקופת משבר הקורונה, כמה צעירים מהיישוב

את הראש, לקחו יוזמה והקימו מין מוקד חירום ליישוב אכסאל, ובראשם, אני חייב לתת קרדיט לשמות, מוחמד סעדי, שהוא אח שעובד בבית החולים האנגלי, וד"ר ויסאם דראושה. הם הקימו את המוקד הזה, ויומיים אחרי שהקימו את המוקד הזה הייתה להם הצלת החיים הראשונה: בחור בן 40 שהגיע עם התקף לב. ללא המוקד הזה הבחור הזה היה פשוט מת. אני חושב שזה רק מצביע על המצב הלקוי של שירותי הבריאות ביישובים הערביים. חשוב לזכור את זה. חשוב שמשרד הבריאות יתחיל להסתכל ולהשקיע מאמצים כדי לשפר את שירותי הבריאות, בתוך היישובים הערביים בכלל ובפריפריה הצפונית והדרומית בפרט. חברים, החוק הזה שמוצע, יכול להיות שחלק גדול מכם אולי רואה בו היגיון, אבל אני רוצה להגיד שהגדולה של הצעת החוק היא בכך שהיא חושפת את המדיניות המפלה של התכנון במדינת ישראל מאז קום המדינה ועד היום. למה אני מתכוון? אני זכיתי לנהל את עמותת סיכוי, ושם עשינו מחקר על הכנסות הרשויות המקומיות הערביות. אם באמת הרשויות הערביות יגבו 100% של הארנונה על הבתים, למעשה, זה לא יכול להחזיק את המועצה עצמה. רוב ההכנסות היום, גם עם גבייה גבוהה, באמת באות מארנונה על מגורים. ארנונה לתעשייה כמעט לא קיימת, היא 15% 20% ובמקומות מסוימים אולי 0%. למה זה? כי אזורי התעשייה או אזורי התעשייה והמסחר שהוקמו עד אדמות אותם יישובים למעשה משויכים למועצות אזוריות יהודיות באזור. זה לא רק אזורי מסחר ותעשייה אלא גם בניינים של המדינה, בנייני ממשלה. אתן את הדוגמה של היישוב שבו אני גר, מע'אר. על אדמות מע'אר הוקמו מחנה צבאי ושני בתי כלא. הארנונה שלהם הולכת למועצה האזורית מרום הגליל. את כל השירותים שלהם הם מקבלים מהיישוב מע'אר. זה המצב הלא-הוגן שמלכתחילה הביא אותנו למצב הזה שהיום אין הכנסות מארנונה עסקית ואין הכנסות מארנונה על בנייני או נכסי המדינה.

זה הסיפור כאן, זה הסיפור הגדול. לגבי החלק השני של החוק, של כאילו פינוי אשפה, שלושה שקלים על כל נפש לחודש וכו' זה ממש, נגיד, שוויוני, אבל בואו נגיד כך: ביישובים שלנו גם הקורונה וגם חודש הרמדאן ביחד מעלים את שיעור האשפה אולי ב-100%. לכן, היה צריך להתחשב בזה שחודש הרמדאן הוא גם חודש שיש בו גידול באשפה ובצורך בפינוי אשפה זו. אני רוצה להעלות עוד שני נושאים שקשורים למשבר קורונה.

שוב אני מעלה את נושא הסטודנטים.

הסטודנטים נאלצו לעזוב את מקומות העבודה, פוטרו או הוצאו לחל"ת. הם נדרשים לשלם שכר לימוד מלא, נדרשים לשלם שכר דירה ונדרשים לשלם על מעונות. ברגע שהמדינה התחילה לתכנן את התוכנית הכלכלית, היא לא הביאה בחשבון את המצוקה של הסטודנטים. היום יש דרישה גם לראשי האוניברסיטאות והמכללות גם ממשרד החינוך: חבר'ה, קחו את העניין לידיים. הסטודנטים זקוקים לסיוע, הסטודנטים זקוקים למלגות. צריך להוריד את שכר הלימוד. תכף אני בא להצביע על הקורונה. זה משמעותי מאוד, הנושא הזה של הסטודנטים. הדבר האחרון, המשפט האחרון, הוא בעניין הרופאים. בוגרי רפואה מחו"ל ומאות אנשים יושבים ומחכים שמשרד הבריאות יקרא להם לעבוד. חסר כוח אדם רפואי, ומשרד הבריאות לא מגייס אותם. הגיע הזמן שמאות הרופאים האלה ייכנסו למערכת, כי זקוקים להם.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת סונדוס סאלח. עשר דקות לרשותך, אדוני,

כבוד היושב-ראש, מי שנמצא מחברות וחברי הכנסת, סלאם עליכום. אני מסכים לגמרי עם ידידי ד"ר יוסף ג'בארין, וזו לא פעם ראשונה. בדרך כלל כשנושא שהוא יותר חשוב לאוכלוסייה, לחברה,

בסוף מי שדן בו ומי שמתחשב בו הוא הרשימה המשותפת. זה לא מקרי. אנחנו היינו מאוד רוצים להיות בעד החוק הזה. אנחנו חושבים שהכוונה הייתה טובה, לזה שצריך לעזור למועצות המקומיות במצב החירום המאוד-קשה והמאוד-מורכב הזה אנחנו מסכימים לגמרי. אבל כמו שכולם יודעים, הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. כוונה טובה, לא מספיק. עלה כבוד השר וקנין ואמר לנו: יש הבנה, גם אצל השר דרעי, שיש משהו לא תקין. בחוק הזה יש איזושהי תפיסה, מי שהציג, מי שהוביל את הקו זה ראשי הרשויות המקומיות, בעיקר הערביות אבל לא רק,

חלק מהרשויות המוחלשות האחרות, שיש פה קריטריונים שהם בעייתיים. יש קריטריונים בעייתיים, יש הבנה שיש בעיה בקריטריונים. דרך אגב, בשני הקריטריונים יש בעיה.

מסכים לגמרי עם ידידי ג'אבר: הדרך היותר-טובה הייתה לעבוד לפי הצורך של המועצות. המועצות היו צריכות לבוא ולהגיד:

מצב החירום של הקורונה, יש לנו הוצאותx , ובגלל הרמדאן יש לנו הוצאות y, ולכן אנחנו צריכים את הסיוע הזה. קריטריון אחד, כאשר מובן לכולם שהמצב במועצות השונות הוא מצב שונה ושיש צרכים שונים, אני הייתי חושב שצריך קריטריונים שעונים על הצרכים של המועצות. עכשיו, בגלל המהירות, בגלל מצב החירום, באו אנשים ונתנו לנו את שני הקריטריונים האלה: לפי מספר התושבים ולפי ההכנסה מארנונה עסקית. ברור לכולם שיש בעיה מאוד גדולה בקריטריון של הכנסה מארנונה עסקית, ונוצר מצב לא סביר. אני הייתי מצפה שימשכו את הצעת החוק, יתקנו. הרי אנחנו עובדים מהר. היינו עובדים עוד שעה נוספת, מתקנים, מחזירים, כולנו היינו מצביעים בעד. למה אנחנו צריכים להיות במקום, אנחנו צריכים להימנע בדבר כזה? אם יש איזושהי הבנה שיש משהו לא תקין בהצעת החוק,

ואז כולם היו מצביעים בעד. יש משהו שהוא לא תקין בדרך של העבודה פה, שהוא מעורר המון שאלות. אני באמת לא מסוגל להבין למה, ברגע שהייתה טעות, באו כל ראשי המועצות ואמרו: אדוני, יש פה טעות, בבקשה, הסבירו את הטעות, ההסבר מאוד רציונלי, מאוד הגיוני. בא כבוד השר וקנין ואומר: נכון, יש הבנה גם במשרד הפנים,

כבוד השר דרעי אומר: נכון, יש משהו לא תקין. היה מצופה שהיו מתקנים אותו, מחזירים אותו להצבעה, וכולם מצביעים בעד. אני באמת לא יכול להבין למה הגענו למצב הזה. דבר שני, אנחנו מגיעים עכשיו לחודש הרמדאן. קודם כול צריך להגיד לראש הממשלה שחודש הרמדאן זה לא חג הרמדאן. החג מגיע אחרי חודש הרמדאן. כדאי שידעו את זה אחרי כמה שנים. אתה מצפה שאנשים ידעו דברים בסיסיים. לא מורכב מדי. ואני רוצה לפנות לציבור שלנו בשפה הערבית לקראת חודש הרמדאן. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: שלום לציבור שלנו בכל מקום. ראשית, ברצוני לאחל לכם חג שמח לרגל חג הרמדאן המבורך. אנו מאחלים לכולם כמובן בריאות ושלום.

לעבור את החודש הזה בבריאות ובשלום ונשכיל לשמור על עצמנו וילדינו ומשפחותינו וזקנינו בתקופה הקשה הזאת של מגפת הקורונה, ואנו יודעים עד כמה קשה מה שאנחנו מבקשים, וגם אנו מקפידים על כך, כמובן, הבה ננסה כמידת יכולתנו לצמצם את המנהגים שאנו רגילים לקיים בחודש רמדאן בכל הקשור להכנסת אורחים. מובן שאפשר לקיים

סונדוס סאלח,

ואחריה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אם היא לא תגיע ניתן לחבר הכנסת עודה, לפנים משורת הדין. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אנחנו מדברים על חוק הניקיון, שהוא בעצמו צריך לעבור ניקיון, ניקיון מאפליה, ניקיון ממדיניות מכוונת נגד החברה הערבית, וברוח חוק הלאום, אשר רואה באזרח הערבי אזרח סוג ב' ואפילו סוג ג'. במדינה מתוקנת בעולם, כשמחלקים משאבים מדברים על מדדי הוגנות, ואפילו לא שוויון, הוגנות. החלש מקבל יותר משאבים מהחזק על מנת לגשר על הפערים. במקרה הזה אנחנו קצת ויתרנו על ההוגנות, ואנחנו מבקשים שוויון בין כל הרשויות המקומיות. בחוק הזה, הממשלה, בניגוד לצוותי הרפואה, שכולנו מצדיעים להם ומודים להם על התפקיד הגדול מאוד במשבר הזה, הממשלה בוחרת את מי להנשים. צוותי הרפואה מסתכלים על כל החולים כאחד: מי שצריך מערכת הנשמה, מי שצריך טיפול,

אבל בחוק הזה הממשלה מחליטה את מי להנשים מהרשויות המקומיות, ועוד פעם מחלישים את החלשים, ועוד פעם הקורבנות של החוק הזה הם היישובים הערביים, אשר סובלים מלא מעט אתגרים. יותר מ-50% מהחברה הערבית, מהמשפחות בחברה הערבית, הן משפחות מתחת לקו העוני. כלל היישובים הערביים סובלים מאי-הרחבה והתפתחות של שטח השיפוט שלהם. מה שקורה בחוק הזה, בעצם: הרצחת וגם ירשת. כאילו שיש לנו את האפשרות שיהיו לנו אזורי תעשייה ועסקים בתוך היישובים הערביים והתפתחות בשטח השיפוט ואנחנו בחרנו שלא לעשות זאת.

אנחנו סובלים ממדיניות מפלה, מפלה את היישובים הערביים בכל התחומים, בטח בהתרחבות ביישובים הערביים וברשויות המקומיות. אני רוצה לספר לכם סיפור על הכפר שלי, כפר משהד, יישוב בגליל, בצפון. ליד הכפר הזה יש אזור תעשייה. קוראים לו אזור התעשייה ציפורי. אזור התעשייה הזה שייך לעיריית נוף הגליל, שקודם קראו לה נצרת עילית, והיא החליפה את השם שלה כי לא טוב להם עם הקונוטציה של השם נצרת או של עיר ערבית אחת. אזור התעשייה הזה שייך לנוף הגליל, הארנונה שלו משולמת לנוף הגליל, והוא היה על שטחים של היישוב משהד. מה אנחנו מקבלים לפי החוק הזה? לפי החוק הזה אנחנו בכפר משהד מקבלים כ-100,000 שקלים, ונוף הגליל מקבלים מעל 3.5 מיליון שקלים. אזור התעשייה, שממוקם על אדמותיו של כפר משהד,

התושבים של כפר משהד, סובלים מאזור התעשייה הזה ברמת זיהום האוויר אשר נמצא בכפר, הרעש המתמשך, הפקקים, אשר כל ילד וילדה, כל תלמיד ותלמידה, כל עובד, כל אימא,

כל עובר אורח בכפר משהד סובל מדרך פקוקה במשך כל שעות היום. אנחנו סובלים ביישוב הזה בכל מובן המילה, ושוב אנחנו מוענשים בחלוקת תקציב מפלה בכל הרמות האפשריות. שוב במשבר הזה אנחנו מחלישים את החלשים, מחזקים את החזקים ונכנסים לעוד פלונטר ועוד משבר כלכלי גדול, שההשלכות שלו עדיין לפנינו, ועוד נהיה בפתח של משבר כלכלי מאוד גדול. אם לא נפתור את הבעיות הכלכליות ברשויות הערביות, הן לא יוכלו להתמודד עם משבר הקורונה, ואנחנו נהיה בפתח של גל הידבקות שני, שלישי ורביעי שלא יסתפקו רק בחברה הערבית.

תודה רבה לחברת הכנסת סונדוס סלאח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, אינה נוכחת. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, יש שתי עובדות: העובדה הראשונה היא שרוב הציבור בחר שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה, אם זה כל המשותפת, ואם זה העבודה-גשר-מרצ לשעבר, אם זה כחול לבן המורחבת, שיצאה עם הסיסמה "רק לא ביבי", ואנשים הצביעו בעדה בגלל שהיא אמורה להיות החלופה של בנימין נתניהו, ואם זה ישראל ביתנו, שהם בעצם ימין, אבל יש להם עמדה ברורה נגד בנימין נתניהו. יש רוב בקרב הציבור, אפילו אם הוא רוב דחוק, שאמר לא לבנימין נתניהו, כלומר בנימין נתניהו נמצא על כיסא ראש הממשלה למרות שרוב הציבור במדינה כבר אמר את עמדתו בצורה הברורה ביותר. והבחירות האחרונות היו די ברורות. המרכיב האישי והמרכיב האידיאולוגי של ראש הממשלה עמדו במקום מאוד חשוב בבחירות האחרונות. למרות זאת, יש רוב, אומנם דחוק, בקרב הציבור שאמר: לא לבנימין נתניהו. העובדה השנייה היא עצם העובדה שהרשימה המשותפת עלתה בשני מנדטים. נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלת ימין צרה, ממשלה הומוגנית, ממשלה שמסכימה על הכול, ובין היתר לחסל את המרחב הדמוקרטי.

היו בעיות במשך חודש וחצי, הורכבה ממשלה, והבעיות יישארו על כנן רק בגלל התחזקות הרשימה המשותפת. אני מניח שיהיו בחירות חדשות לפני שתסתיים שנה וחצי, גם בגלל שראש הממשלה לא רוצה להעביר את ראשות הממשלה לבן אדם אחר. אז עוד כמה חודשים, עוד שנה, שנה וחודשיים, יהיו בחירות אך ורק בגלל העלייה בשני מנדטים של הרשימה המשותפת, הדבר שמנע מבנימין נתניהו להרכיב ממשלת ימין צרה. אני מבין מהדבר הזה, והציבור שלנו צריך להבין: רק כוח, אחדות. נכפה את עצמנו. אף אחד לא ייתן לנו את המעמד שלנו. אנחנו ניקח אותו בעצמנו. אני שומע בתקופה האחרונה נימה שונה מקברניטי המדינה. גם ממנהיגים באופוזיציה, שמעתי את יאיר לפיד בשבועיים האחרונים. הוא מרבה לדבר על יהודים וערבים, ערבים ויהודים, כי הוא מבין שאי-אפשר להחליף את בנימין נתניהו בלי משקלה של האוכלוסייה הערבית. זה, כתוצאה מהכוח המתחזק שלנו. עכשיו אני גם שומע שמדברים על שר ערבי. שר ערבי זה חלק מתפיסה חדשה אצל נתניהו: במקום לתקוף את הציבור עצמו, אנחנו ננסה לקדם שלום כלכלי-אזרחי עם הציבור כולו ולתקוף את הקיצוניים מהרשימה המשותפת. כלומר במקום "ערבים נוהרים", "ערבים רוצים להשמיד אותנו", לתקוף את קבוצת בני סח'נין, לתקוף את העיר קלנסווה,

צריך לנסות לעשות מין שלום כלכלי, תוכנית כלכלית כזאת או אחרת, לדבר בצורה כביכול פייסנית: אתם אזרחים, מגיעות לכם זכויות של אינדיבידואלים, בוודאי לא זכויות קולקטיביות, כי אנחנו לא רואים בכם קבוצה לאומית, וזאת מדינה יהודית. לא מגיע לכם יותר מזכויות אינדיבידואליות. אבל הבעיה היא הקיצוניים של הרשימה המשותפת. לכן, גם שר ערבי הוא חלק מהתפיסה הזאת של לא לתקוף את הציבור עצמו אלא לנסות לחבק זרמים וקבוצות פה ושם. אבל תמיד לתקוף את ההנהגה הפוליטית. גם זה חלק מהתחזקות הציבור הערבי. כולם מנסים או להתיישר או להחליף דרך כתוצאה מההתחזקות הזאת.

האזרחים הערבים והיהודים הדמוקרטים, צריכים להבין מזה שאנחנו צריכים להמשיך להתחזק, להמשיך להיות מאוחדים, לשמר את הרשימה המשותפת, שהיא היחידה שנשארה מאוחדת ואיתנה מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה לא כחול לבן שהתפרקה, זה לא העבודה-גשר-מרצ שהתפרקו, זאת הרשימה היחידה שנשארה מאוחדת, איתנה ועומדת מולו. אנחנו צריכים להמשיך באותה דרך ולחזק אותה. כך כולם יתיישרו.

תודה רבה לחבר הכנסת עודה. חבר הכנסת

בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. חמש דקות לרשותך, אדוני. כן, מספיק. דבר ראשון אני רוצה לומר לגבי החוק. בואו נחזור לחוק. עד עכשיו עסקנו בפוליטיקה מעניינת אבל לא רלוונטית לעניין. אנחנו נמצאים כרגע בדיון על חוק שבין השאר מאפשר את המימון לאותן רשויות שצריכות לספוג את הירידה בהכנסותיהן כתוצאה מזה שהמדינה מסייעת לבעלי העסקים, ושמענו בהקשר לרשויות הערביות למה הן לא מקבלות. תכף, ניגע גם בזה בהמשך. אבל אני נגעתי בנושא נוסף, וזה האפליה של חקלאים ושל מבנים חקלאיים ושטחים חקלאיים שמשום מה במסגרת הסיוע לא זוכים לכך. קיבלנו הבטחה שזה יתקיים במסגרת ייעודית לאותם ענפים חקלאיים שנפגעו, כמו פרחים, תבלינים ואחרים. הנושא השני הוא הבקשה שלנו שעוד רשויות לא מאוד חזקות, מאשכול 6, ייכנסו למעגל הסיוע לניקיון. אני רוצה לומר מילה בעניין הסיוע לרשויות הערביות. אין שום ספק שעם קשר ל-80 מיליארד ובלי קשר,

מברך מאוד את הרשימה המשותפת על גילוי האחריות בהצבעה בעד העברת התוספת לתקציב. בלי קשר לכך, חובת הממשלה לדאוג לכל המגזרים, ובהקשר זה, למגזר הערבי,

אני מאוד מקווה שאכן כך תעשה הממשלה הקרובה. כחלק מהסיוע,

יש לתכנן ויש להקים אזורי תעשייה ותעסוקה מניבים עבור הרשויות. אבל החוק הזה, מה שיש בו, אם רוצים לתקוף אותו, זה שחלק מהמקור לסיוע לרשויות בא מתוך חוק הניקיון. עכשיו השאלה אם זה ראוי או לא. זאת שאלה מעניינת. לא שמעתי התייחסות רבות לזה, אבל ברור שבהקשר הזה, אם הוא מקור לאותה רשות שנפגעה, אז מחזירים לה את מה שצריך להחזיר לה. הרכיב השני זה עבור הניקיון. גם כאן הזכיר חבר הכנסת טיבי את ההצעה של מה שקוראים "סביבה שווה" פרויקט רחב תקציב שהרשויות הערביות לא הצליחו לנצל. אני פונה ומבקש מעל הבמה הזאת, בהזדמנות הזאת, מהמשרדים הרלוונטיים, האוצר והגנת הסביבה, למצוא את הדרך לא רק לתת הארכה, עוד שנה, שייתכן שלא תעשה שום דבר, אלא למצוא מהן נקודות המכשול, מהם צווארי הבקבוק, למשל פרויקטורים שידאגו לבצע את העבודה הזאת. הרי לא סתם אנחנו רואים שוב ושוב שרשויות חלשות יותר, יוצא שהן גם לא מסוגלות לממש את התקציבים. אני מבקש שהכסף הזה שנועד לניקוי הסביבה, לשיפור הרווחה של התושבים, של השכנים שלנו, יוצע, ולא רק לומר שניתן עוד שנה, אלא שנמצא את הדרך שהוא יוצע. אני מקווה שהסיוע הזה לניקיון אכן ישפיע על הניקיון החברתי ועל הדמוקרטיה במרחב הציבורי של מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. השר זאב אלקין יתייחס להסתייגויות שהועלו. הזמנתי את השר כי חברת הכנסת חיימוביץ' אינה נוכחת במליאה. אה, אז אם השר יוכל להמתין, לפני כן ניתן לחברת הכנסת חיימוביץ'. אנחנו יודעים שאנחנו במעבר בין ועדת הקורונה, ולכן, בבקשה, גברתי, חמש דקות.

אדוני היושב-ראש, מכובדיי, השר, חבריי חברי וחברות הכנסת,

רוצה לפתוח בהתייחסות לחוק עצמו ולחזור על דברים שאני אמרתי בוועדה. אני מבינה את המצוקה של הרשויות המקומיות, וואו, אני צריכה לנשום רגע.

אני מתנצלת, אני רצתי לפה. אני אגיד לך מה,

לא נהוג שיש ועדת קורונה בזמן מליאה, אבל בצוק העיתים אפשרו את זה. זה מראה את הכושר שלנו, זה מה שקורה אחרי חודשיים שלא עושים כושר,

הממשלה אישרה רק 100 מטר. בוחרים את המדרגות. אני אתחיל מהתחלה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, אני רוצה לפתוח בהתייחסות לחוק עצמו ולחזור על דברים שאני אמרתי בוועדה. אני מבינה את המצוקה של הרשויות המקומיות ואת הפגיעה בהכנסות שלהן כתוצאה מאי-תשלום ארנונה עסקית, וברור לי שההצעה להשלים את התוכנית הגדולה של הפיצוי מקרן הניקיון אפשרה בכלל את המהלך הכולל הזה. אבל אני רוצה לשוב ולהתריע: קרן הניקיון היא קרן שמיועדת בין השאר להצעיד את מדינת ישראל למאה ה-21 בכל מה שקשור לטיפול בפסולת ומחזור. ישראל בפיגור מחריד אחרי העולם, ואנחנו חייבים להפסיק עם הטמנה ולמצוא פתרונות אחרים. קרן הניקיון היא לא הקופה הקטנה של האוצר למקרה חירום, ואני שמחתי לשמוע את השר אלקין מתחייב בוועדת הכספים שמקרה כזה לא יישנה. אני רוצה להגיד כאן לעמיתיי מהרשימה המשותפת שאני מסכימה לטענותיכם על כך שיש מיעוט של עסקים ושירותים בשטחן של הרשויות המקומיות הערביות. יש כאן אפליה מתמשכת שמייצרת בחוק הזה עיוות מובנה בכך שהכסף מחולק כאן על פי מפתח של אובדן הכנסות מעסקים, ולכן הפיצוי לרשויות הערביות יהיה קטן יחסית. ברור שיש כאן בעיה מורכבת הרבה יותר מהיקפו של החוק הזה שצריך לטפל בה מהשורש. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הבמה שניתנה לי כאן היום כדי להרחיב קצת את התמונה.

נגיף הקורונה משתולל בעולם וממשיך לגבות קורבנות רבים. רק אתמול נאמתי כאן במליאת הכנסת ביום השואה ודיברתי על ניצולי השואה שהצליחו לשרוד בתופת אבל לא עמדו במלחמה מול הנגיף. המאבק בנגיף הקורונה מביא אותנו להתמודד עם שאלות כבדות: כיצד להניע מחדש את הכלכלה, כיצד לשחרר את האזרחים מהסגר בלי להחריף את התפשטות הנגיף, שאלות מורכבות שבכל העולם מנסים להתמודד איתן.

דווקא היום, אני רוצה להעלות כאן מחשבה שמרחיקה לכת מעבר להתמודדות הקשה והיום-יומית עם המגפה. למי שלא יודע, ברחבי העולם מצוין היום יום כדור הארץ.

אנחנו בסגר, עם מסכות על פנינו, והכדור שלנו בחוץ, הטבע כמו מחייך. הוא מחייך כי נתנו לו הפוגה, הפוגה מההרס השיטתי שבני האנוש גורמים לו, ומאיימים על עתידו ועל עתיד ילדינו שיגדלו בו. תחשבו על זה: ביום כדור הארץ 2020 המטוסים הפסיקו לטוס, הצריכה ירדה באופן קיצוני, מחיר הנפט ברצפה וחיות הבר חוגגות חופשיות, בלי פחד, בטבע. זה הזמן לעצור רגע ולחשוב: האם אין כאן שיעור עבורנו, בני האנוש? האם הנגיף לא מביא איתו מסר נוסף? כי אתם מבינים, כל מי שעוסק בסביבה ואקולוגיה יכול להגיד לכם שהכתובת הייתה על הקיר. נגיף הקורונה הוא רק הפרומו, הצגה ראשונה לאסון הרבה יותר קשה, שיכול לגרום חלילה להרבה יותר הרוגים ומתים. אני מדברת כמובן על משבר האקלים, שמרחף כל הזמן מעלינו. משבר הקורונה צריך להיות קריאת השכמה לכולנו, לפתוח לנו את העיניים ולתת לנו הצצה לעתיד לבוא. האם אנחנו נמשיך להשקיע בדלקים מאובנים מזהמים בשם אינטרסים כלכליים של טייקונים ובעלי הון על חשבון הבריאות והעתיד של האזרחים או שנקדם רפורמות שיקדמו מקורות של אנרגיה מתחדשת? האם נמשיך להתיר רמות גבוהות של זיהום אוויר שאותו כולנו נושמים וממנו מתים בישראל כל שנה 2,500 בני אדם או שנקדם תוכנית סדורה להפחתת רמות פליטה ורמות זיהום באוויר? האם נלמד את השיעור או שאחריו נחזור לסורנו ונמשיך לנצל את הכדור הזה עד תום? אלו ימים קשים, אבל המשבר הזה יכול להיות מכונן. אנחנו צריכים לנצל את התקופה הזאת דווקא לבנות את הדברים מחדש טוב יותר, לשקם את ההרס. עלינו לראות בשיעור שאנחנו חווים עכשיו הזדמנות חדשה לעולם טוב יותר.

תודה רבה לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני כבוד השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. אחריו יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים עודד פורר. אנחנו כבר מצלצלים כדי שאנשים ידעו שאנחנו לקראת הצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להשיב בקצרה לכמה מהטענות שעלו כאן. הקשבתי להן בחדרי כאן בכנסת. לפני זה אני רוצה להודות לחברי הכנסת על ההתגייסות להעברה מהירה של החוק. אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב. אני דיברתי על זה כאן כשהצגתי את החוק בקריאה ראשונה, וזה שאנחנו מגיעים לסיום הדיון, אני חושב שזה באמת אות כבוד לכנסת, וההתגייסות,

מעבר לפוליטיקות, מכל המפלגות, לדיון מהיר ויעיל. במיוחד אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת פורר ולחברי הוועדה, על כך שבאמת התגייסו באותו יום שהחוק עבר בקריאה ראשונה כאן במליאה, וקיימנו דיון רציני ומעמיק בהצעת החוק כדי להכין אותה לקריאה שנייה ושלישית, וכן על ההערות המועילות שלהם, שבסופו של דבר לדעתי שיפרו את הצעת החוק, ולמעשה הביאו תוצר יותר טוב ויותר נכון. זה הצליח בין היתר בגלל ההשתתפות שלך וההגעה שלך. חשוב שידעו שכששר מגיע לוועדה יותר קל לתאם חקיקה.

העירה פה מזכירת הכנסת. אני מכיר את זה משנים רבות של, הוא היה יושב-ראש קואליציה, אני אפילו מכיר את זה קודם, חבר הכנסת טיבי, מתפקודי כחכפ"ש בוועדת הכספים עוד מהקדנציה הראשונה שלי בכנסת. אני יודע, נשארו בשירותים, אני יודע שהכנסת זה מקום שמקיים דיון מועיל. לא כל החוכמה נמצאת בממשלה, למדתי את זה עוד מהיום הראשון שלי בכנסת, ולכן, אם רוצים שהדברים יעברו מהר ולא ייסחבו, אז כדאי שכל מי שיכול לחתוך במקום ולקבל החלטות יקיים גם שיח מקדים עם חברי הוועדה והיושב-ראש שלה וגם יהיה נוכח במקום, כדי לאפשר הגעה לפשרות נכונות, שבסופו של דבר בעיניי רק מועילות, מזרזות את התהליך וגם מביאות לתוצר מוגמר הרבה יותר טוב. לכן אני נהגתי לפי הניסיון שלי, ואני חושב שצודק יושב-ראש הוועדה שאם לא הייתי שם זה היה יכול להיסחב לעוד כמה דיונים. היכולת שלנו לעצור את הישיבה ולקיים דיון ולמצוא פתרונות לחלק מהבעיות על המקום בהחלט שיפרה את המצב. אני חושב שהחלטה של הוועדה להוסיף סוציו-אקונומי 6 היא חריגה מבחינתנו. לא יכולנו לעשות את זה ברמת הדיון הממשלתי, אני לא חושב שהיו מאפשר לנו, אבל אני חושב שהוועדה, בתנאים החריגים האלה,

כמובן, אי-אפשר הכול. ברגע שהוספנו את 6 קיבלתי פניות מראשי הרשויות של 7: למה אנחנו לא בפנים? ליבי איתם, אבל צריך לחתוך איפשהו, כי היה פה עיקרון מאוד חשוב, ודיברה על זה חברת הכנסת חיימוביץ', ואני הקפדתי עליו: אנחנו הלכנו על מקסימום סיוע שאפשר להביא, אבל בלי למוטט את התוכניות האסטרטגיות של הקרן, כדי להגיע לאיזון הנכון בין המטרה הראשית של הקרן, לפעול לצמצום ההטמנה, לבין המטרה המשנית, סיוע לרשויות מקומיות גם בשגרה וגם בעת חירום, כפי שאנחנו עושים כאן. חבר הכנסת עודה, חבר הכנסת עודה,

לא עם הגב כלפי נואם, וגם לשמור על השקט בכל האגף הזה של המליאה.

לגבי הטענה הבסיסית שהושמעה גם בקריאה הראשונה וגם עכשיו על ידי חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, אני כבר אמרתי כאן בדיון המקדמי, אמרתי את זה בוועדה, ואני חוזר ואומר: הבעיה היא לא בחוק, הבעיה היא במציאות הכלכלית-חברתית שקיימת כרגע במדינת ישראל, שבאמת, כמות העסקים ברשויות של המגזר הלא-יהודי היא פרופורציונלית נמוכה. זו תופעה שצריך לטפל בה, וצריך לפתח מגזר עסקי ברשויות האלה. זה תפקידם של ראשי הרשויות, זה תפקידה של הממשלה. זה נכון לגבי הרשויות של המגזר. זה נכון, סוגיה אחרת, לא רלוונטית לחוק הזה, אבל אני דווקא בזה מנסה לטפל בכובע אחר שלי כשר ירושלים בשנים האחרונות ולפתח כמה שאפשר את המגזר העסקי בשכונות הערביות בירושלים, כי אני חושב שזה קריטי, גם לתושבים וגם למצב הכולל של העיר. לכן, אני בהחלט מבין את הטענה הזאת, רק המזור לה הוא לא דרך החוק הזה, אלא המזור לה הוא דרך פיתוח כלכלי רלוונטי של המגזר העסקי ברשויות האלה, כי פה, בחוק הזה, ברגע ששמנו בסעיף הראשון את המטרה לפצות את הרשויות על אובדן ההכנסות מהעסקים כדי שלא יתמוטט הטיפול בפסולת, אז מי שאין לו על מה לפצות, אי-אפשר גם להביא לו סיוע בנושא הזה. לכן אני רוצה להתריע בפני חברי הכנסת שאם ההסתייגות של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת תעבור, המשמעות של זה היא הורדת סיוע מהרבה מאוד רשויות שכרגע רשומות כאן,

יהיה להן אובדן הכנסות מהעסקים, אבל הן למעשה יימחקו מהרשימה של הרשויות שיקבלו סיוע בסעיף הזה, שהוא הסעיף העיקרי של החוק. אני מבין את הרצון להביא את ההסתייגות הזאת להצבעה מבחינה עקרונית, אבל אני מבקש מחברי הכנסת, כמובן, להבין שנוסף למחאה עקרונית יש פה חוק, ואם ההסתייגות הזאת תעבור, למעשה החוק ינוטרל מהמשמעות שלו, כי הוא לא יוכל להביא מזור להרבה מאוד רשויות, ולמעשה כל העסקה של פטור מארנונה לעסקים תתפוצץ, כי אנחנו נצטרך למשוך את החוק וההנחה לא תינתן. לכן אני מפציר בחברי הכנסת, בלי שום קשר לשיוך המפלגתי שלהם, להצביע נגד ההסתייגות הזאת, כי העברת ההסתייגות משמעותה היא פשוט עצירה של כל התהליך הזה של פטור מארנונה לעסקים שאמור להתרחש בעוד שבוע. זה לא נושא שאפשר לשחק בו במגרש הפוליטי. כמובן במסלול השני, שהוא סיוע תוספתי לרשויות, שם דווקא משקלן של הרשויות של המגזר הוא אפילו מעבר למשקלן באוכלוסייה, כי לצערי, על זה לא הגשנו הסתייגות.

כי לצערי, משקלם בסוציו-אקונומי 1 5 הוא גבוה. גם זה לא מסיבות טובות, משקלן גבוה כי הן בסוציו-אקונומי נמוך, אבל שם זה בהחלט כן בא לידי ביטוי. אני גם שמח שהצלחנו להגיע להבנה, אני כשר להגנת הסביבה מאוד שמח שעזרתם לי לשכנע את משרד האוצר בכך שהחלטה מאוד חשובה שאנחנו מפעילים בנושא של "סביבה שווה", וגאים בה, כדי לעזור בפרויקטים שונים, הסביבתיים, לרשויות של המגזר, האם תחזור על ההתחייבות שלך למענן? אני תכף אעשה את זה.

מניסיוני למדתי שטוב הלב של האוצר שניתן בשעות, בדקות האחרונות של דיון בוועדה, כדאי למסמר אותו גם בדברים במליאת הכנסת ליתר ביטחון. אני בהחלט מתכוון לחזור על זה, שאני מאוד מאוד שמח שהצלחנו להגיע להבנות עם משרד האוצר שהוא יתמוך ויסייע לנו להעביר החלטת ממשלה שתאריך את תוקף הפעילות של החלטת ממשלה על "סביבה שווה" לעוד שנה, לשנת 2021, כדי לאפשר את המיצוי של הכספים האלה. אלה משאבים גדולים, לפי ההערכה שלנו זה סביב כ-100 מיליון שקל שעלולים היו להיות לא מנוצלים ולחזור לקופה הכללית של הקרן, ומאוד חשוב שהם יגיעו ליעדם וישפרו את המצב הסביבתי ואת הטיפול בפסולת ברשויות של המגזר הלא-יהודי.

גם כאן הדרישה של חברי הוועדה, שלא באה לידי ביטוי בחוק אבל באה לידי ביטוי בגיוס של משרד האוצר לתמיכה בהארכת ההחלטה הזאת, אני חושב שהיא דרישה חשובה, ובסך הכול הגענו למשהו חיובי וחשוב בהזדמנות הזאת, ולכן אני דווקא מודה לכם על ההתעקשות שלכם.

גם כאן הגענו לתוצאה טובה, גם לציבור, לאזרחי מדינת ישראל, וגם לסביבה. השרה המיועדת מסכימה? אני לא בעניין.

בעניין הזה אני מצביעה, עד כאן פחות או יותר הדברים שרציתי לשתף בהם את חברי הכנסת מבחינת הראייה שלי של הדיונים שהיו כאן,

להודות לחברי הכנסת על ההתגייסות להעברת החוק החשוב הזה, לבקש מהם, כפי שאמרתי, אם הרשימה המשותפת תחליט להביא הסתייגויות להצבעה, לבקש מהם להצביע נגד ההסתייגויות, כי העברה של אחת משתי ההסתייגויות האלה פשוט מפילה את כל החוק, ולמעשה תחסום את היכולת לתת סיוע גם לרשויות וגם לבעלי עסקים. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בנוסח שהוועדה הכינה.

תודה רבה לשר אלקין. חבר הכנסת עודד פורר, יושב-ראש ועדת הכספים, יסכם את הדיון, ומייד לאחר מכן נעבור להצבעות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תמיד האויב של הטוב הוא העוד-יותר-טוב, ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים בחקיקה שהבאנו כאן לכנסת. החקיקה הזאת היא טובה לשעתה, ולכן היא גם הוראת שעה. זה לא משהו קבוע, זה משהו שאנחנו עושים כעת לאור הקורונה, ובעזרת השם, ברגע שהיא תעבור, גם אפשר יהיה לממש את הדרישה שלנו לפטור מארנונה לשלושת החודשים מרץ, אפריל ומאי לכלל העסקים בגין פגיעה שלהם מהקורונה. אני שוב רוצה להודות, כדי שאני אחסוך את הנאום שלי אחרי ההצבעה, אני שוב רוצה להודות לחברי הוועדה, ובעיקר לעובדי הוועדה, מנהל הוועדה והיועצים והיועצות המשפטיות. וגם מילה לשר אלקין: תודה. שוב, באמת, נוכחות של שר בדיוני הוועדה כשהוא בא לבקש העברה של הצעת חוק,

כי במקום מנהלים את המשא ומתן, במקום סוגרים ומקבלים חלק מההערות של חברי הכנסת. אחרת אי-אפשר לקדם את זה בכזאת קלות וגם בכזאת יעילות.

ההערות של חברי הכנסת הן כדי לטייב את החוק, לא כדי להפיל אותו. אז אני מבקש מכולם, כפי שנאמר, לאשר את החוק ולדחות את ההסתייגויות. תודה. תודה לחבר הכנסת פורר. אנחנו נעבור להצבעות. חבר הכנסת עודה, האם אתם מעוניינים להצביע על ההסתייגויות? כן, כן.

אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. שמית? הצבעה שמית,

עדיין אין הצבעות אלקטרוניות.

מה אומר אוסאמה סעדי. אנחנו נצביע, אני מבקש להצביע רק על הסתייגות 1. על הסתייגות מס' 1? כן.

מאה אחוז. תודה רבה לחבר הכנסת סעדי. אם כך, אנחנו הולכים להצביע על הסתייגות מס' 1,

להצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), של חברי הכנסת איימן עודה, אנטאנס שחאדה, אחמד טיבי, מנסור עבאס, עאידה תומא סלימאן, ווליד טאהא, עופר כסיף, היבה יזבק, אוסאמה סעדי, יוסף ג'בארין, סעיד אלחרומי, ג'אבר עסאקלה, סמי אבו שחאדה, סונדוס

אנחנו מצביעים בעד או נגד ההסתייגויות של הרשימה המשותפת. קארין אלהרר בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) קארין אלהרר, נמנעת יולי יואל אדלשטיין, נגד סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט,

נוכח אורנה ברביבאי, נמנעת קרן ברק, נגד אני מבקש מחברי הכנסת שהצביעו לפנות את מקומם כדי לאפשר לחברי כנסת אחרים להיכנס ולהצביע.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר ברקת, נגד יוסף ג'בארין, בעד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' נגד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, בעד עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, נמנע אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, נמנע אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עומר ינקלביץ,

אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד שרן מרים השכל, נגד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח,

סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, נגד מנסור עבאס,

בעד יבגני סובה, נגד חילי טרופר, נגד מירב כהן,

אוסאמה סעדי, בעד גבי אשכנזי, נגד חברי הכנסת, אנחנו לא יכולים להכניס עוד חברי הכנסת להצבעה מכיוון שיש כאן חברי כנסת שהצביעו ולא יצאו מהאולם. אני מבקש מחבר הכנסת שהצביע לפנות את המליאה על מנת לאפשר לחברי הכנסת האחרים להיכנס ולהצביע.

ג'אבר עסאקלה, בעד עודד פורר,

טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן, נמנעת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אנו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינו נוכח עידן רול, נמנע יואל רזבוזוב, נמנע יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד אנטאנס שחאדה, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, נמנע יזהר שי, נגד מיכל שיר סגמן, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, נגד אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת יעקב מרגי, נגד יואב בן צור, נגד אורי מקלב,

אזולאי, נגד

גולן, נגד את הצבעת כבר.

את הצבעת.

זה נורא מסוכן ככה, הצבעה כפולה.

חס וחלילה.

גבירתי המזכירה, אני מציע שנחזור על רשימת השמות מהתחלה. כל חברי הכנסת שנמצאים מסביב למליאה מתכבדים להיכנס,

ואז אנחנו נסיים את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת

אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו

מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו,

האם יש חברי כנסת ששמם לא הוזכר? אני נגד. השר אוחנה. (קוראת בשם חבר הכנסת) אמיר אוחנה, נגד האם יש חברי כנסת ששמם לא הוקרא?

הסתיימה ההצבעה, אבקש למנות את הקולות,

אם כך, חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה הן כדלקמן: בעד,

35, עשרה נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא התקבלה.

כנוסח הוועדה. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא את שמות חברי הכנסת לתחילת ההצבעה

אנחנו מצביעים בעד סעיף 1 ו-2, כנוסח הוועדה, או נגד.

משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, נמנע אלי אבידר, אינו נוכח

המליאה ולאפשר לחברי כנסת אחרים להיכנס.

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, נמנעת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נמנע חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר,

טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

אנטאנס שחאדה,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, בעד אילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, נמנעת פנינה תמנו, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות החברים שלא הצביעו.

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, בעד יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' בעד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח עומר ינקלביץ' בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת

אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

בעד אנטאנס שחאדה,

אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, בעד אילת שקד, בעד

לפני נוסח הוועדה, בעד, 48, אין מתנגדים, 13 נמנעים. אני קובע שהסעיפים 1 ו-2 אושרו לפי נוסח הוועדה. תודה, המזכירה. נעבור לקריאה שלישית על כל הצעת החוק. בבקשה, גברתי, מי בעד בקריאה השלישית ומי נגד?

בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אנחנו נתחיל מההתחלה. אני מבקש לא להפריע למזכירה. זה גם ככה קשה. בואו, תנו למזכירה לנהל את ההצבעה ללא הפרעות, ואם אפשר גם לשמור על השקט, אנחנו נודה לכם. מי שהצביע, אנחנו מבקשים ממנו לצאת מהמליאה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, בעד אורנה ברביבאי,

קרן ברק,

ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, נמנעת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, נמנע אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח

אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, נמנע גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נמנע חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח

בעד טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן,

מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, נמנע יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לחזור על השמות של מי שלא הצביע. לפי הסדר, בבקשה. לפי הסדר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט,

אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

אינו נוכח אסף זמיר,

תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי,

אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת בועז טופורובסקי, בעד חילי טרופר, אינו נוכח

אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא,

אינה נוכחת משולם נהרי,

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אלכס קושניר,

אינו נוכח שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת תמה ההצבעה. נא למנות את הקולות. אם כך, חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה הן כדלקמן: 42 בעד, שבעה נמנעים, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף 2020, עברה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת נוסח מתוקן של הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) (מסירת תעודות לבעלי מוגבלות),

2020, פ/43/23, של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, מיכאל מלכיאלי, איתן גינזבורג ואיציק שמולי.

תודה למזכירת הכנסת.